חברי הכנסת, שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. יום שני י"ז באייר התש"ף, 11 במאי 2020. בשם יושב-ראש הכנסת, הינני להודיע: בהתאם להוראת סעיף 13(א) לחוק-יסוד: הממשלה, אני מתכבד להודיע לכנסת כי ביום י"ג באייר התש"ף, 7 במאי 2020, הטיל נשיא המדינה על חבר הכנסת בנימין נתניהו את התפקיד להרכיב ממשלה על פי בקשת רוב חברי הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה) התש"ף 2020, הצעת חוק שירות עבודה בשעת חירום (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק שמספרה פ/545/23 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/720/23: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס ליישובים), התש"ף 2020, מאת חברי הכנסת מיכל שיר סגמן, עודד פורר, מיכאל מלכיאלי,

שרן מרים השכל, פנינה תמנו,

הצעת חוק פנימיות הנוער, התש"ף 2020, מאת חברי הכנסת קארין אלהרר, חילי טרופר, יאיר גולן, אורלי פרומן ואיציק שמולי, הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון, הגדרת יהודי), התש"ף 2020, מאת חברת הכנסת מרב מיכאלי, הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התש"ף 2020, מאת חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הבטחת פיצויים לתושבי מתחם כפר שלם, התש"ף 2020, מאת חברת הכנסת מאי

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: נאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת עופר כסיף, ואחריו, חברת הכנסת אתי עטייה. בבקשה, אדוני, עד דקה לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בתור מי שיושב באופן די קבוע בוועדת הכספים, אני חייב להגיד שנתקלתי הרבה מאוד פעמים בטירוף על סף הפסיכוזה של משרד האוצר, אבל אתמול היו לפחות שני דברים שבכלל, אם אני אהיה מעודן, העלו את חמתי, ואני רוצה להזכיר אותם בזמן הקצר שיש לי. הדבר הראשון פורסם אתמול בעיתון הארץ בערב, ואני מצטט: "האוצר מתנגד למתן דמי אבטלה לעניים במקביל לקצבאות", כי זה "יפגע במוטיבציה לעבוד".

שימו לב מה האוצר טוען פה, ואני מצטט מתוך מסמך שהוא הוציא: כפל קצבאות, סליחה, מתן כפל קצבאות לנכים, תשימו לב, לנכים, מתן כפל קצבאות לנכים ולנשים ותיקות יגדיל "את התמריץ ליציאה משוק העבודה בשל התנאים המשופרים ביציאה ביחס למצב הקיים ועשוי להביא לפגיעה בתעסוקה". אתם מבינים? האוצר אומר שלא ייתנו כפל, נא לסיים. לנכים, כי הם לא יצאו לעבוד.

טירוף מוחלט. חבל שלא היה לי זמן לעוד דבר שרציתי להזכיר.

חברת הכנסת חוה אתי עטייה, ולאחר מכן,

היושב-ראש, כנסת נכבדה, טוב מאוחר מאשר לעולם לא. בימים אלו ממש, כשהכנסת העשרים-ושלוש קורמת עור וגידים ומדינת ישראל כולה מנסה להסתגל לשגרה החדשה שלצד מגפת הקורונה, מתגבש תיקון לעוול היסטורי ומתמשך של קופת המדינה כלפי העצמאים בישראל. במהלך השבוע הקרוב יזכו העצמאים בישראל לקבל לחשבון הבנק שלהם מענקים שמטרתם לסייע להם לשוב ולעמוד על הרגליים לאחר ששבתו ממלאכה ועל מטה לחמם ריחפה עננה כבדה של ספק. מאז שנת 1996 ועד היום הוגשו כמעט 30 הצעות חוק שביקשו לקדם רשת ביטחון סוציאלית לעצמאים. המשבר הכלכלי הזמני שנכפה על בתים רבים בישראל צריך להיות לנו, נציגי העם, שיעור חשוב בכלכלה ובאזרחות גם יחד. עלינו לזהות במשבר הנוכחי הזדמנות, נא לסיים. ולקדם את חוק דמי אבטלה לעצמאים, כאן ועכשיו, שמטרתו להשוות את זכויותיהם הסוציאליות של השכיר והעצמאי בישראל.

זאת העת להרחיב את יריעת התמיכה, לחשוב לעומקם של דברים ולראות את כל חלקי הפסיפס שמהם מורכבת הכלכלה הישראלית. זה הזמן שלנו, תודה, חוה. להביט בעיניהם של מאות אלפי העצמאים הישראלים. אנחנו מבינים שהגיע הזמן להסתכל על הדברים אחרת. אנחנו כאן ואנחנו מאחוריכם, כי טוב מאוחר מאשר לעולם לא.

תודה רבה לך. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. אחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, שביתת ראשי הרשויות הערבים,

הרשויות הערביות-הדרוזיות, נמשכת כבר כמה ימים. יחס הממשלה, יחס מבטל, מזלזל, מזעזע. הגיע הזמן שהממשלה תשב איתם ותעביר אליהם את התקציבים שהם מבקשים וזכאים להם. הדבר השני, כנראה אנחנו די מהר חוזרים לשגרה. פקחים של הרשות לאכיפה ארצית של משרד האוצר התחילו אתמול ושלשום לחלק התראות וצווי הריסה בכפרים בצפון. רק חזרנו או מתחילים לחזור לשגרה. למה ממהרים דווקא לדבר הזה? למה לא ממהרים לדברים אחרים שהממשלה מחויבת, למאות אלפי אנשים מובטלים או שהוצאו לחל"ת או למאות אלפי העצמאים? אלה הדברים הדחופים, לא להרוס ולא לקנוס. דבר אחרון, היום השתתפתי בהפגנה, באחת ההפגנות של מנהלות המשפחתונים. חברים, מנהלות המשפחתונים, האמת, נפלו בין הכיסאות. מצד אחד הן לא עצמאיות, ומצד שני הן לא בדיוק שכירות,

ומגיעה להן תמיכה, נא לסיים.

מגיעה להן תמיכה מלאה מהממשלה. מגיעים להן תנאים סוציאליים ומגיעים להן דמי אבטלה. הדבר הזה, כל המכנה המשותף של שלושת הדברים האלה, הוא למעשה מדיניות של אפליה וגזענות של הממשלה הנוכחית.

אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שמחה מאוד לבשר לכם שלא מעט חברי כנסת מטעם מפלגת הליכוד ביקשו לדבר היום בכנסת בציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית. אני נתתי את זכותי לחבר הכנסת עוזי דיין, ולכן אני אנסה להביע את מה שאני אומרת בנאום הקצר שלי. לפני 75 שנים הסתיים לו הסיוט הגדול של האנושות ושל העם היהודי, ביום אשר הגיעה אל סיומה מלחמת העולם השנייה. זה היה ניצחון אשר שינה את פני העולם כולו. במיוחד כאן בישראל חשוב לזכור ולא לשכוח, לזכור ולהזכיר את גיבורי המלחמה, שרבים מהם מתהלכים בינינו. שיערם הלבין, הגב נכפף, אך הרוח היא אותה רוח. הווטרנים הם הגיבורים הגדולים של המלחמה. הם אלו שאחזו בנשק כדי לשחרר את העולם מרגלם הגסה של הנאצים. וטרנים יקרים, 75 שנים עברו מאז הניצחון הגדול, אבל המלחמה נשארה איתכם, ולצד שמחת הניצחון, אתם זוכרים בכאב קרובי משפחה שנספו וחברים לנשק שנפלו. זה חג עצום המציין את הניצחון, נא לסיים. על גרמניה הנאצית לאחר 1,418 ימי לחימה בלתי פוסקת. הלקח שנלמד בשנות השואה תקף גם היום. שילמנו מחיר כבד מנשוא כדי שתהיה לנו מדינה. לא היה אז מגן לעם היהודי,

ב-2020, ישראל חזקה מאי פעם. צה"ל חזק, הכלכלה חזקה, הרוח הישראלית חזקה, ויש לנו מדינה. וטרנים יקרים, אזרחי ישראל מוקירים אתכם, מדינת ישראל אוהבת אתכם ועם ישראל מצדיע לכם. יום ניצחון שמח.

חבר הכנסת משה אבוטבול, ואחריו, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. בבקשה, אדוני.

כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, יהודי תוניס נמצאים בחרדה, ואני קורא כאן קריאה נרגשת לממשלת תוניסיה ולמשרד החוץ הישראלי. פורסם בערוץ 7 וגם בעיתון המודיע, ושמעתי בצער רב על כך שהרשויות בתוניס עומדות, לצערנו, להרחיב גיאוגרפית את העיר על חשבון החרבת בית העלמין העתיק שם. מדובר בבית העלמין לה בורג'ל, עם 20,000 קברים יהודיים שנמצאים שם. כבן העדה התוניסאית מצד אימי היקרה הינני לפנות אליכם, ממשלת תוניסיה, שידועה ביחסה החם ליהודים, וכן לעירייה המקומית: אני מבקש מהם לבטל את התוכנית ולא להרוס,

שבו קבורים ונמצאים גם צדיקים מהקהילה. אני קורא גם למשרד החוץ ולשר החוץ להיכנס לתמונה ולפעול. בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, שהערב ההילולה שלו תעמוד ליהודים שם, תודה. שלא ידעו שום צער, יגון ואנחה, וכן זכותו של רבי יעקב סלאמה זצ"ל,

הזיארה שלו, של התוניסאים, תעמוד לכולם, אמן ואמן.

חברת הכנסת קטי בן שטרית, ואחריה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, גברתי. הפעלת את השעון עוד לפני שהתחלתי. איפסתי לך אותו. בבקשה, גברתי. כן, נכון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המסעות לפולין מהווים אחד מעמודי התווך בזיכרון השואה עבור הדור הבא. בעקבות הקורונה תלמידים והורים רבים התבשרו שכל כספם ומרצם ירד לטמיון, לאחר שהמסעות לפולין בוטלו בהוראת משרד החינוך. תלמידים והורים רבים חסכו שקל אחר שקל כדי לצאת לאחת החוויות המעצימות ביותר במערכת החינוך. הם ביקשו את כספם חזרה ונתקלו באטימות ובתשובות לקוניות. היכן האחריות המוסרית של משרד החינוך כלפי התלמידים וההורים, אשר בהוראתו מתקיימים המסעות ובהוראתו הופסקו? כיצד ייתכן שחברות הנסיעה שביטלו את הזמנות הלינה וההסעדה, ומשלמות רק דמי ביטול מזעריים, מרוויחות את מלוא התשלום מההורים? למשרד החינוך יש מנופי לחץ אדירים על חברות התיירות, אך המשרד בוחר שלא להשתמש בהם. המשרד חייב לשנות את התנהגותו, ויפה שעה אחת קודם.

אני מבקשת מכל חבריי לעקוב אחרי זה ולהחזיר לתלמידים את כספם. תודה.

איך שפרץ משבר הקורונה פניתי למשרד החינוך ולחברות התיירות וקיבלתי תשובה שקרית: אנחנו נחזיר. זאת רק ההתחלה, תמתינו. אני רוצה להגיד לך שאל תצפי לגדולות,

ככה אמרו לי לגבי,

ככה אמרו לי, תודה,

גברתי, גברתי, קטי, את סיימת, נכון? אנחנו לא נרפה. אני מודיעה למשרד החינוך שלא נרפה, אז אני אומר לך, לצערי הרב, שמינהלת פולין במשרד, עד שיחזירו את הכסף לילדים.

תני לי רק לומר משפט. אפשר לשלם דמי ביטול, אבל לא לקחת 5,000 שקל,

אני אפיק לקחים, תודה. תודה, קטי. בשום פנים ואופן. אני מכירה סיפורים מזעזעים של ילדים שעבדו וחסכו שקל אחרי שקל,

קטי שטרית, תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. החמצת את מה שרציתי לומר, חבל. תגיד,

מינהלת פולין במשרד החינוך זאת חברה כלכלית. צריך להיכנס לעומק שם, לבדוק מה האינטרסים שלה.

כיו"ר ועדת החינוך לשעבר אני אומר את זה. הינה, קיבלתם כותרת. לא, לא. הדוברת כבר נעמדה. בבקשה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש, מאז התחיל המשבר של הקורונה כולנו מתעסקים כל הזמן באיך באמת לנסות להשיג את הזכויות של הרבה קבוצות של אזרחים במדינת ישראל. הזכרתי קודם את הנושא של מנהלות המשפחתונים, שאני מלווה את המאבק שלהן. לאלה שלא יודעים, הן עדיין שובתות, עד היום, כי הן עוד לא קיבלו אפילו גרוש אחד ממה שהובטח להן. אבל היום אני אתמקד בקבוצה השנייה, שהיא הצעירים, ובעיקר הערבים שעובדים, מתחת לגיל 20. אלה צעירים שעבדו לפעמים כבר שלוש שנים, שילמו ביטוח לאומי, ובמשבר הזה הוצאו מכלל הזכאים לדמי אבטלה. במקום שהמדינה תיקח אחריות כלפי האזרחים שלה, היא הפלתה נגד האזרחים האלה, שבדרך כלל הם יוצאים לעבוד בגיל כל כך צעיר בגלל מצב סוציו-אקונומי נמוך. אני קוראת מפה. כבר פניתי לשר כמה פעמים.

הפעם אני פונה אליו ומבקשת שישתמש בסמכות שלו לפי סעיף 160(ד) לחוק הביטוח הלאומי ושישלמו להם דמי אבטלה.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. בבקשה. עד דקה לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ביום חמישי תוצג הממשלה ותושבע. אבל אני חושב ש-36 שרים זה מעט מדי. עוד לא מאוחר, אפשר להגדיל, אפשר להביא עוד. נא לא להפריע. וגם המליאה מסודרת בצורה הרבה יותר טובה, כלומר, התפזרה. זה אומר שהמחזה הרגיל שהיינו רואים פה, עוד שולחן קטן באמצע, שהוא צפוף, יהיה מרווח, כלומר גם הבושה תתרווח, לא רק השרים. אני אומר את זה כאן כי רצינו להביא כמה הצעות לסדר-היום בשבועות האחרונים. אני הגשתי פעמיים הצעה לסדר-היום על אלימות כנגד נשים. היא נדחתה, כי יש דברים דחופים יותר. הכול נדחה בשל הקורונה ובשל המשחק הפוליטי. אז קורונה היא לא רק שם נגיף ולא רק שם של מותג של בירה, ביום חמישי הוא יכול להיות גם שם של חנות רהיטים. תודה רבה. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. אחריה, חברת הכנסת סונדוס סאלח.

נא לכבות את המיקרופון לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. שומעים אותך בלי מיקרופון. אבל היא מדברת, היא ברשות דיבור. היא מיקי לוי של ישראל ביתנו. חברת הכנסת ברשות דיבור.

אדוני יושב-ראש הישיבה, חזרנו היום מבית הנשיא. היינו יחד עם פורום ראשי הרשויות הדרוזיות, יחד עם ההנהגה הרוחנית והעומד בראשה, השייח' מואפק טריף. יחד אנחנו מוחים על המדיניות המפלה. להזכירכם, ה-202 מיליון שדיברנו עליהם לפני שבוע, שהיו צריכים להיות מועברים כתקציב לרשויות הדרוזיות,

אתמול הייתה מחאה במחלף השלום בתל אביב. הייתה מחאה מאוד מתורבתת, מאוד ייחודית. בהפגנות שלנו, אדוני היושב-ראש, אתה לא תשמע דברי נאצה, אתה לא תראה שרפת דגלים, אתה לא תראה ונדליזם ואתה לא תראה תקיפות של שוטרים. אתה תראה הפגנה מצוינת, מתורבתת. נא לא להפריע לה.

נא לא להפריע.

הפגנה מתורבתת, הפגנה מצוינת, שבה מחינו, כאזרחים מן השורה, כאזרחים גאים שבאים ואומרים: עד כאן. המחאות שלנו יחריפו בחודש הזה. גם צפוי שחלקנו יעלו השבוע לירושלים.

מה שיפה במחאה הזאת, אני תכף מסיימת, שיש בה נשים, יש בה צעירים ויש בה גם אנשי דת ושייח'ים, וכולנו יחד אומרים דבר בסיסי: שוויון. נאחל לכם בהצלחה.

חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת עידן רול. עד דקה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, מעל במה זאת אני רוצה קודם כול לשלוח איחולי החלמה לנהג האוטובוס מונתסר עיסא, אשר הותקף על ידי כלב, אחד הנוסעים נתן הוראות לכלב הזה. הכלב הורדם, אבל הנוסע שנתן את ההוראות לכלב עדיין מסתובב חופשי ויכול להוביל עוד מתקפה על עוד נהג. במקרה, רק נהגים, במיוחד נהגים ערבים העובדים בערים מעורבות, מקבלים תקיפות. בהקשר זה אני רוצה לשתף אתכם שביום שבת השתתפתי במפגש שיזמו נהגים "צפוניים", כפי שקוראים להם, שעובדים בחברת קווים במרכז הארץ. אלו נהגים שמגיעים מפריפריה כלכלית, פריפריה גיאוגרפית וחברתית, וסובלים מלא מעט אתגרים בכל הרמות כדי להגיע לעבודה. בכל זאת, הם מנהלים עכשיו מאבק, מאבק כל כך צודק, החברה החליטה לשנות להם את ההסכם. נא לסיים. מה שקורה בעצם זה הרעת תנאים לנהגים אלו מבחינת חישוב שעות העבודה והתנאים הסוציאליים בתוך הסכם העבודה.

אני קוראת לחברת קווים לחזור ולחשב מסלול מחדש, זו תקופה לעמוד לצידם של השכירים.

חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח. חברת הכנסת היבה יזבק. לאחר מכן, דסטה גדי יברקן, אם יהיה כאן. אם לא, חבר הכנסת יואל רזבוזוב. בבקשה, גברתי, עד דקה לרשותך. כבוד היושב-ראש, קיימנו בבוקר ישיבה בוועדת החינוך שיזמו חבריי מהרשימה המשותפת בעניין החזרה ללימודים בחברה הערבית. אנחנו מדברים על חזרה ללימודים תוך כדי שהרשויות המקומיות הערביות שובתות, בשביתה. אנחנו מדברים על חזרה ללימודים תוך כדי חששות ודאגה מאוד גדולה של ההורים וגם של הצוותים והמורים. אני יודעת על הרבה מקומות, ושומעת מהמורים, וגם מהמנהלים, פשוט על חוסר תכנון, חוסר מוכנות לחזרת הילדים ולקבלת הילדים והתלמידים מחדש

מכאן אני רוצה להשמיע שוב את הקול של כל ההורים החוששים והמודאגים לשלום ולבריאות הילדים שלהם ולפנות שוב למשרד הבריאות ולמשרד החינוך לצאת בהנחיות קונקרטיות ברורות, חד-משמעיות, לקהל ההורים שיפחיתו מהדאגות ומהחששות שלהם, ובשפה הערבית, זה מאוד חשוב. הילדים והתלמידים הם לא מספרים. לכל אחד מהם יש משפחה ויש הורים שדואגים להם וחוששים להם, וזה עניין שצריך להיות באחריות הממשלה והמדינה, ולא באחריות של ההורים.

חבר הכנסת גדי יברקן, אינו נוכח. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר.

אז אימאן ח'טיב יאסין.

איך לא ראיתיך. הכבוד הוא לי. אתה יודע מה אומרים במרוקאית כששוכחים מישהו? אחר כך אגיד לך את זה באוזן. בבקשה, אדוני, עד דקה לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני יומיים, ב-9 במאי, ציינו את יום הניצחון על גרמניה הנאצית. זהו יום היסטורי, יום היסטורי לעולם כולו, אבל בפרט למדינת ישראל ולעם היהודי כולו. אך לצערי, התחושה היא קצת שונה. אנחנו רואים שבחדשות החוץ משדרים את זה כחג של רוסים,

בישראל, דוברי הרוסית מברכים אחד את השני ברשתות החברתיות. אומנם יש חוק מ-2017, ואמורים ללמד גם במערכת החינוך, אבל אנחנו לא רואים שזה קורה. הרי יש בינינו וטרנים מעטים שנשארו מהם ושנלחמו עבורנו. יש לנו מאות אלפי יהודים שנלחמו בשורות הצבא האדום. לא מגיע להם שיציינו את זה, שייתנו לזה יותר כבוד? בסופו של דבר, אני חושב שזהו יום היסטורי שאנחנו חייבים לתת לו את החשיבות, את הכבוד הראוי להם. אין כאן משפחה אחת מהעולים מברית המועצות לשעבר שמישהו בה לא נהרג בשירות הצבא האדום. משום מה, זהו חג של דוברי רוסית, ולא חג לאומי. אתמול היה טקס ממלכתי, והוא שודר רק בערוץ 9, הוא לא שודר בשום ערוץ אחר. אני חושב שזה לא נכון, וצריך לתת לזה יותר כבוד.

אני מאמין שבזמן אחר היית רואה פה ביציעים את כל,

הווטרנים, שאנחנו רוחשים להם כבוד גדול. ראוי לציין שבכנסת, וגם חברי כנסת וראשי מפלגות, בירכו באמת, אבל עדיין אנחנו לא מרגישים בתחושה שזה חג אמיתי של מדינת ישראל כולה. ביום שמשרד החינוך ישקיע קצת יותר מאמץ בנושא, בחברה הישראלית יבינו שזה היה יום גדול לכל העם היהודי.

תודה, כבוד היושב-ראש.

חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. בבקשה, אדוני, עד דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, העדה הדרוזית ממשיכה במאבק שלה. אתמול קיימנו הפגנה גדולה בתל אביב. אני קודם כול רוצה להודות לכל מי שהשתתף בהפגנה, כי נכחו שם צעירים,

שייח'ים, ראשי רשויות, חברי כנסת, הנהגה דתית. אני רוצה להודות גם לתושבי תל אביב,

הכירו במאבק שלנו ותמכו במאבק שלנו, וזה היה מאוד חשוב לנו שגם בתל אביב יתמכו בנו. היום קיימנו ישיבה עם נשיא המדינה. כולנו מכירים את נשיא המדינה,

כל חברי הכנסת הוותיקים שהכירו אותו, באמת, הוא אחד התומכים הגדולים של העדה הדרוזית. אני רוצה להודות לו גם על הפגישה המיוחדת שהייתה לנו היום. ביום חמישי, אם תושבע הממשלה ביום חמישי, אני עדיין לא יודע. אם תושבע הממשלה ביום חמישי תתקיים הפגנה גדולה כאן, מחוץ למשכן, יגיעו גם צעירים וצעירות,

כולם יגיעו לכאן להפגין בזמן שהממשלה נשבעת כאן. אנחנו לא נחזור, אנחנו נמשיך במאבק עד השגת השוויון המלא לבני העדה הדרוזית. המאבק עכשיו הוא לא עניין של תקציבים, המאבק הוא עניין של שוויון מלא לבני העדה הדרוזית.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, ואחריה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חברי הכנסת, נא לא להפריע. דקה לרשותך. בבקשה, גברתי. כנסת מכובדת, אנחנו עדיין נמצאים, חברי הכנסת, נא לא להפריע לחברתכם.

אנחנו עדיין נמצאים בצל הקורונה, אבל המדינה ומוסדותיה מתחילים לדבר על היום שאחרי. בעוד כמה ימים יחזרו הסטודנטים ללימודים באוניברסיטאות ובמכללות. בכל הבקשות החוזרות ונשנות, מכל החברות והחברים שעלו כאן, עד עכשיו לא הייתה אף תשובה ברורה אחת שאומרת, שנותנת, שמאפשרת, שעוזרת, לאותן ולאותם סטודנטים לחזור ללמידה בצורה מסודרת שמאפשרת שיעברו את המבחנים בשקט. אני חושבת שמן הראוי לתת מענה מיידי לנושא של הסטודנטים. ומן הראוי להתייחס לעוד פלח של אוכלוסייה מוחלשת שקולה לרוב לא נשמע ולא מושמע רבות, האוכלוסייה של הנשים ושל הילדים. היום ישבנו בוועדה למיגור האלימות ושמענו נתונים מצמררים, דיווחים על עלייה של פי שבעה באלימות בתוך המשפחות כלפי נשים וילדים. אני אומרת שהגיע הזמן, אחת ולתמיד, לשים תוכנית כוללת לנושא הזה.

מה שקורה בתוך החברה הישראלית בכלל, ובתוך החברה הערבית במיוחד, אומר דרשני. מה שקרה אתמול בטורעאן, זה אומר די עוד יותר. תודה רבה לך. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב ואם לא, אז חבר הכנסת ווליד טאהא. בבקשה, אדוני, עד דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הנושא האחרון שהזכירה אימאן, שאתמול היה עוד מקרה רצח בחברה הערבית, הפעם בטורעאן. תושבים חפים מפשע בטורעאן קיבלו אתמול הודעות לטלפונים שלהם שלא כדאי לצאת מהבית, כי המצב מאוד מסוכן, והמשטרה לא יכולה להשתלט על מה שקורה בטורעאן. פתאום, אותה משטרה, שיכולה להיות די משתלטת על הכול כשהיא רוצה, בטורעאן, היא לא יכולה להשתלט. אם מפקד מחוז צפון, אדוני היושב-ראש, היה יודע שעל זה הוא היה משלם בתפקידו, שהמשטרה לא יכולה להגן על הזכות הבסיסית של התושבים לתחושת ביטחון, דברים כאלה לא היו נמשכים בחברה הערבית, אדוני. אנחנו בעד שלטון החוק, שלטון של אותו חוק לכל האזרחים. אנחנו לא חושבים שמדינה מודרנית יכולה להתקיים בלי שלטון חוק, רק שבמדינה, במדינת ישראל, יש שני חוקים: אחד ליהודים ואחד לערבים.

את החוק שלה ליהודים, במקום לחשוב להחיל את החוק ולעשות שלטון חוק בכל המדינה, לכל האזרחים,

בצורה שוויונית, היא חושבת להחיל את החוק שלה על שטחים שהיא גנבה בגדה המערבית.

ההצעה שלי: במקום לחשוב להחיל את החוק הישראלי במקומות שהם לא שלכם, לנסות לפחות שיהיה אותו חוק לכל האזרחים באזור של המדינה.

חבר הכנסת אורי מקלב, איננו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. אם לא יהיה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. בבקשה, אדוני, עד דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, לפני כמה חודשים פורסמו התוצאות של מבחני פיז"ה, שהיו מזעזעות ומחרידות, והתוצאות חשפו את התהום הפעורה בין שתי החברות בענייני חינוך ובכלל בכל הנושאים. עכשיו, בעקבות הקורונה, הפערים האלה הולכים להתרחב יותר, ומצבם של התלמידים הערבים, (אומר בערבית: חמד, ערבים כלומר כולם, ובכלל זה התלמידים הדרוזים.

כשאנחנו אומרים ערבים הכוונה לערבים ובכלל זה הדרוזים,

ושל החברה הערבית בכלל נהיה גרוע יותר. הרשויות המקומיות בחברה הערבית נמצאות בשביתה פתוחה, היות שהן אינן יכולות לשרת יותר את האזרחים, והן אף על סף קריסה. עד מתי, אדוני היושב-ראש, אני תכף מסיים, אתה לא צריך להגיד לי. הקצב שבו אתה מדבר, באמת לא יעמוד לך לדקה. בסדר. בבקשה, אדוני.

עד מתי, אדוני היושב-ראש, תמשיך ממשלת ישראל במדיניות האפליה וההדרה והמדיניות הגזענית כלפי החברה הערבית? שכוללת את כולם, חמד. תודה רבה.

תחזור, תגיד לו. חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, עד דקה לרשותך,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לשבח את שר הפנים אריה דרעי. זה כנראה משהו שלא קורה הרבה, במיוחד אצלי. את יודעת, כשמתחילים במחמאה, אנחנו נכנסים לכוננות. אז זהו, תתכונן. אתה כבר מכיר.

הוא אמר לפני יומיים בריאיון לעיתון חרדי שצריך להודות על האמת, ההנהגה החרדית צריכה לעשות חשבון נפש, ופה אני לא יכולה שלא להסכים איתו, על משבר הקורונה. וכפי שאני מצטטת, הוא מכיר את הנתונים: 70% מהחולים והנפטרים היו מהחברה החרדית, וצריך לעשות על זה חשבון נפש. קודם כול, כשאדם אומר אמת, כבר מגיעה לו תודה.

זה שהוא מוכן לעשות חשבון נפש ומדבר על ההנהגה החרדית,

שגם כן יעשה חשבון נפש.

שמעתי אתמול תגובה, איזשהו רב בכיר אמר שלא צריך תמיד לדבר על האמת ולהודות על האמת.

אז אני משבחת את השר דרעי. אני מקווה מאוד שהוא גם ייקח אחריות על מה שקרה שם,

כי אף אחד מאיתנו לא רצה ולא ציפה וזו לא כוונתנו שיהיו חולים בחברה כזאת או אחרת.

אנחנו רוצים שכולם יהיו בריאים, אבל גם שיעשו חשבון נפש גם בשירות בצבא, גם בתעסוקה וגם בלימודי ליבה. אם כבר, אז שיתחיל עם זה, שימשיך עם זה.

ושאחרים ילמדו ממנו לעשות חשבון נפש. שיעשו חשבון נפש בכול. משה אבוטבול, תודה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת משה ארבל. שיעשה גם הוא חשבון נפש.

לא בושה, משה אבוטבול.

כבר התחלתם, תמשיכו עם זה. הוא לא התכוון לחשבון נפש, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אני מעיר לך, אני מעיר גם לו. אבל לא מעירים בעמידה, ואת יודעת מה, אני שמח על ההתעניינות הרבה לאחרונה בישראל ביתנו בסוגיה החרדית. אולי נייצר איזה תואר מיוחד לזה בבר-אילן.

חשבון נפש.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

בט"ז באייר לפני 55 שנים, נרצח בתלייה המרגל אלי כהן, השם ייקום דמו. אלי כהן נודע כאחד מגדולי הלוחמים של מדינת ישראל לדורותיה. המידע שמסר אלי כהן שיפר באופן משמעותי את היערכות מדינת ישראל למערכה עם סוריה שהביאה לשחרור רמת הגולן במלחמת ששת הימים. ראש הממשלה המנוח לוי אשכול אמר על אלי כהן שמעשיו חסכו את חייהם של חטיבות רבות של חיילים. בנימה אישית, מלבד סיפורי הגבורה, השם אלי כהן עבורי, כיליד שנות השמונים, זה שם של בית כנסת. אין כמעט עיר בישראל שאין בה בית כנסת, בדרך כלל בנוסח עדות המזרח, על שמו של אלי כהן, השם ייקום דמו. גילוי נאות, הייתי גבאי של בית כנסת כזה.

הוא בצריף בקריית נורדאו בנתניה, בית הכנסת על שם אלי כהן שהקים סבא שלי, שמעון מכלוף, זיכרונו לברכה, איש צדיק וירא אלוקים. "ונתתי להם בביתי וּבחוֹמֹתַי יד ושם טוב מבנים ובנות". יהי זכרו ברוך.

חבר הכנסת אלכס קושניר, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, פורסמה כתבה שלשום וגם אתמול על בחור בשם יורי לוגביננקו. הבחור הזה פוטר מרשת יוחננוף,

רק מסיבה אחת: כי הוא ממוצא רוסי והוא מדבר עם מבטא.

כי משגיח הכשרות החליט שהבחור לא יהודי לפי ההלכה. אני אומר לכם במאמר מוסגר: הבחור הזה ועוד איך יהודי לפי ההלכה. אתם יודעים, זה מזכיר לי כל מיני משטרים אפלים. אני, אגב, נולדתי במדינה אחת כזאת, ששם בגלל שהייתה לך שורה מס' 5 והיה כתוב לך "יהודי", יכולת לא להתקבל לעבודה, יכולת לא להתקבל ללימודים וסבלת מאנטישמיות. והיום, יש פה משגיח כשרות שפשוט לוקח את החוק לידיים ומחליט מי יהודי ומי לא יהודי. אני אומר לכם, באופן אישי,

כי אני מרגיש שאני חי בג'ונגל, שאין פה חוק, תודה. שיש פה פשוט איזושהי פרצה שכל אחד שמקבל איזשהו נייר עבודה מהרבנות יכול להחליט מי יהודי ומי לא יהודי.

ואני פונה אליך, אדוני היושב-ראש אני הולך לפנות אליך בשאלה אחרת,

בכוחכם למנוע את זה ולעשות סדר בדבר הזה. מי היה המעסיק שלו, דרך אגב? המשגיח? רשת יוחננוף. אז למה אתה בא בטענות למשגיח? אני גם אליהם בא בטענות. יותר מזה, אני כותב מכתב למנכ"ל, שיסביר.

עוד דבר אחד. מחזיקים את כולם, אני רוצה להגיד תודה,

לחברי לסיעה יבגני סובה, שהזכיר ליושב-ראש הכנסת שכדאי לקיים דיון בנושא 9 במאי, כי אם הוא לא היה מזכיר לו, כנראה שהוא לא היה זוכר, למרות שיש חוק כתוב בנושא הזה.

נא לדייק בעובדות, גם כן. אל תלעג. מזכירת הכנסת העלתה זאת בשבוע שלפני 9 במאי פעם אחר פעם ובגלל האילוצים זה נדחה. אל תגיד: היה צריך להזכיר ליושב-ראש.

זה לא מכובד כלפי עובדי הכנסת. הייתי נוכח שם. אם לא הייתי נוכח שם, לא הייתי, תודה. תודה, אדוני היושב-ראש. בכפרים הלא-מוכרים ידוע שאלפי תלמידים לא מגיעים לבתי הספר זה כמה שנים, בעיקר לגני הילדים, אתה כיושב-ראש ועדת החינוך טיפלת בנושא הזה, אבל נוסף לכך משבר הקורונה גרם לכך שכבר חודשיים וחצי התלמידים לא מגיעים לבתי הספר. היום בוועדת החינוך אמר נציג משרד החינוך שאולי יהיה פיצוי של תשעה ימים ביולי. תשעה ימים ביולי, זה אומר שהתלמידים הפסידו חודשיים מתוכנית הלימודים. לכן אני קורא מכאן למשרד החינוך להכין תוכנית מיוחדת לחברה הבדואית, לתושבי הכפרים הלא-מוכרים, שהלמידה מרחוק לא הצליחה שם, אין תשתיות, גם רשתות התקשורת לא עובדות שם, ולפצות את התלמידים האלה, גם אם היציאה מהמשבר תיקח שנתיים. גם אם נפרוס את זה לשנתיים, חייבים לעשות את זה בצורה מסודרת. תודה רבה לך. אני קורא לך לא להרפות. יש לך ועדת חינוך פעילה. תפנה ותעקוב אחרי זה. חברת הכנסת אורלי פרומן, ואחריה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להקדיש את דקת הנאום היום למתמחים ברפואה, אותם רופאים צעירים שהם חלק ממערך אדיר שעשה ועושה עבודתו בצורה נפלאה בתקופה האחרונה ובכלל. לצערנו, כבר למעלה מעשור הממשלה מתעלמת מזעקתם. תגידו לי, חברים: מי עובד במשק 26 שעות ברציפות ובמהלכן נדרש לקבל החלטות הרות גורל, לפעמים שאנשים יחיו, או חלילה לא? מי עובד שעות ארוכות כאלה? קם פה דור צעיר שאומר: אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים, רוצים להקים משפחות, רוצים להיות עם בני ובנות הזוג שלנו, לגדל את הילדים שלנו, וגם רוצים להיות רופאים ורופאות טובים במדינת ישראל. בשביל זה לא צריך לעבוד 26 שעות ברציפות. הגשתי הצעת חוק לקיצור שעות התורנות של המתמחים ברפואה,

ואני אשמח שתצטרפו אליי ונתחיל את הרפורמה במערכת הבריאות שלנו קודם כול בקיצור שעות ההתמחות והתורנות של המתמחים.

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אינה נוכחת, אנטאנס שחאדה, גם אינו נוכח. יוסף ג'בארין,

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום נכנסת שביתת ראשי הרשויות המקומיות הערביות ליום השביעי, והמצוקה רק מתרחבת ומתחזקת. אני רוצה לפנות מכאן לשר הפנים אריה דרעי, לשר האוצר, לראש הממשלה, שצריך להעביר מייד את התקציבים הנדרשים לרשויות המקומיות הערביות, כדי שיוכלו למלא את תפקידן בתקופה קשה זו. ראשי הרשויות המקומיות הערביות עשו ועושים עבודת קודש בלשרת את האוכלוסייה ולהתמודד עם הנגיף הקטלני, וירוס הקורונה, ובמקום לתמוך בהם, הרשויות ממשיכות במדיניות האפליה וההדרה, כאשר הם מקבלים רק 2% מכלל התקציב שנועד לסיוע לרשויות המקומיות. אז שוב, אני מקווה שעוד הלילה יהיה אפשר להגיע לפתרון הסוגיה על ידי הקצאת התקציבים הנדרשים, וטובה שעה אחת, וטוב שזה יקרה עוד הלילה, לפני שהמצב יידרדר עוד ועוד ברשויות המקומיות.

חבר הכנסת ינון אזולאי, ואחריו, חברת הכנסת קרן ברק. בבקשה, אדוני, עד דקה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הערב תחול ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי.

למעלה מחצי מיליון איש, יחגגו בביתם, לצערנו, בגלל הנגיף. גם אנחנו מגלים אחריות ונישאר בביתנו עם ילדינו, ושם נישא תפילה שהנגיף הזה יעבור מעלינו, ויחד עם ההעברה של 24,000, היום שבו פסקו למות 24,000 תלמידי רבי עקיבא, גם הנגיף הזה יצא מאיתנו. ראיתי דבר יפה שסיון רהב-מאיר אמרה: "בר יוחאי / מושב טוב ישבת / יום נסת / יום אשר ברחת / במערת צורים שעמדת / שם קנית הודך והדרך". כל כך קשור לימינו: רבי שמעון בר יוחאי, הענק שבענקים, כאשר ברח מהרומאים,

למערה, לבידוד, יחד עם בנו. שם כל תורת הנסתר, ומשם אחר כך הופצו כל מעיינותיו. זה היה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. ואני נזכר בימים אלו דווקא במור אבי ז"ל, שכל מי שמכיר אותו יודע עד כמה הוא היה בימים האלה, כאילו זו תוספת נשמה מיוחדת שהוא היה מקבל בימים אלו, ומקבל כוחות עילאיים, תודה. ועושה הכול על מנת להגיע ולעשות הכול למען הרווחה של עם ישראל. ולא אשכח שבשנה האחרונה לפני שהוא נפטר היה לו יום טיפולים קשה, ולמוחרת היה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. הוא ביקש רק משאלה אחת: קחו אותי לרבי שמעון להתפלל. ובאמת, הלשכה, ביחד עם המקומות הקדושים ומשטרת ישראל, עשו את הכול, והוא הגיע. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, אמן. ובעזרת השם הנגיף הזה יעבור מעלינו, ונחזור כולנו, וניקח מהימים האלה דווקא אחדות, אהבה ואחווה בין כולנו,

נשמתו עדן.

חברת הכנסת קרן ברק, ואחריה, חבר הכנסת יזהר שי. דקה

חבריי, משבר הקורונה פגע אנושות, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, בעצמאים ובעסקים הקטנים, אבל זה גם חידד את ההבדלים המטורפים בין השכירים לבין העצמאים. עכשיו אנחנו כבר בעידן חדש. בעידן שלנו יש פחות שכירים ויותר עצמאים. יש חצי מיליון עצמאים שמפרנסים מיליון וחצי איש בתוך העסקים הקטנים והעצמאיים, והגיע הזמן להשוות ביניהם את דמי האבטלה. אני הגשתי הצעת חוק, אני יודעת שגם לפניי הגישו, הגשתי הצעת חוק לדמי אבטלה לעצמאים, אבל ההצעה שלי, בשונה מכל מה שהוגש לפני כן, לא מסרבלת ולא בונה מנגנון עוקף,

של קרן ייעודית, אלא העצמאים ישלמו בדיוק לאותה קופה שבה השכירים משלמים. הם גם ככה משלמים אותו דבר, הם פשוט משלמים גם את החלק של המעסיק וגם את החלק של המועסק, בשונה מהשכירים. אבל הם ישלמו בדיוק לאותה קופה, בדיוק לאותו סעיף, ולכן, אחר כך הם גם יוכלו למשוך את הכספים שהם יצטרכו. אותו מנגנון שהיה לשכירים יהיה גם לעצמאים. דבר נוסף, אני רק רוצה לחדד את זה. המון המון המון עצמאים אומרים עכשיו: אנחנו סיימנו עם זה. אנחנו סוגרים את העסקים והולכים להיות שכירים. אסור לנו להגיע לשם. אנחנו צריכים את העצמאים, ולכן נבנה מנגנון שוויוני לחלוטין.

חבר הכנסת יזהר שי,

אינו נוכח. רם בן ברק, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת עודד פורר. בבקשה, אדוני, עד דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, אני לא שר ולא סגן שר ולא שר חלופי. אני חבר כנסת, וכחבר כנסת אני מגיש שאילתות. אני עושה את עבודתי, נכון להיום. נכון להיום.

אבל אני כחבר כנסת מנסה לעשות את עבודתי כהלכה. זה כמה שבועות שאני וחברים נוספים מבקשים להעלות הצעות לסדר-היום, בקשות לדיונים דחופים, לשאילתות דחופות, ויו"ר הכנסת כלל לא דן בבקשות, הן לא ניתנות בכלל להגשה, בתירוצים שונים ואילוצי לו"ז. בעקבות כתבה שהתפרסמה בהארץ ביקשתי להגיש שאילתה דחופה לשר הביטחון על השתתפות קצינים מיחידה מסווגת באמ"ן בדיונים במל"ל שכותרתם הייתה: כיצד למנוע מרי אזרחי בתקופת הקורונה ואיך להפעיל אמצעי תודעה ולוחמה פסיכולוגית כלפי אזרחי ישראל. אדוני היושב-ראש, אין נושא ראוי מזה לדיון ציבורי בכנסת. מתוך הכתבה עולה חציה קשה מאוד של הגבול הדק, של הפעלת אמצעים טכנולוגיים

ששמורים לגרועים שבאויבינו, כלפי מי? כלפי אזרחי מדינת ישראל. כל זאת בחסות הקורונה, בדיוק כמו ההסכם הקואליציוני להקמת ממשלת נתניהו החמישית.

כיוון שזה נאום בן דקה, היה. לא אצליח לכסות את כל היריעה של הנושא, ועל כן אני דורש, גם בהצעה לסדר-היום לא היית גומר. לאשר לאלתר את הבקשה להצעה דחופה לסדר-היום ולשאילתה דחופה לשר הביטחון.

חבר הכנסת עודד פורר, איננו נוכח. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. לא, איננו. בבקשה, גברתי. חבריי חברי הכנסת, בשבועות האחרונים ישנם דיווחים על עסקת חילופי שבויים ונעדרים שקורמת עור וגידים. העסקה, כאמור, היא עם ארגון הטרור חמאס, אותו ארגון שאנחנו רואים כאחראי לסבל המתמשך של תושבי הדרום. ומה אנחנו נותנים בתמורה? שחרור מחבלים. אני רוצה להזכיר כי כל עסקה שבה ישראל שחררה מחבלים, לא משנה כמה דם היה להם על הידיים, הובילה להגברת הטרור, להעצמת הפיגועים ולסיכון אזרחים ישראלים. הנעדרים הדר גולדין ואורון שאול והשבויים אברה מנגיסטו והישאם שעבאן א-סייד לא נשכחו מלב. במקום להיאבק בחמאס אנחנו חוזרים לדבר איתו, במקום לחסל מחבלים אנחנו משחררים אותם, במקום לגבות מחיר כבד מארגוני הטרור אנחנו מעודדים אותם לתקוף שוב. שש שנים לא שחררנו מחבל בעסקה. אין שום סיבה לעשות זאת עכשיו.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אתמול נחשפנו לעוד אמירה אומללה ומזעזעת ביחס לקהילה הגאה. ראש מכינת בני דוד בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, הסביר לתלמידיו בשיעור שעסק בנטייה מינית וטיפולי המרה שצריך להתחיל את הטיפולים מוקדם ככל האפשר. אתמול הוא גם הוסיף שהוא מאמין שניתן לסייע ולשנות את הנטייה המינית של צעירים ומתבגרים בעזרת טיפולים פסיכולוגיים שונים. אחת לכמה שבועות, בתדירות גבוהה, אולי אפילו גבוהה מדי, אנחנו נתקלים באמירות חשוכות, מקוממות ומסמרות שיער של מנהיגים דתיים שמעודדים טיפולי המרה גם אם הם מכונים, במכבסת מילים, טיפולים פסיכולוגיים שונים. ההתייחסות לנטייה מינית כאילו היא משהו שניתן לרפא אותו בטיפול כבר הוכחה לא אחת כמופרכת. אלו טיפולים מזיקים ומסוכנים שפוגעים בנפש ומובילים גם לאובדן חיי אדם. אני קורא לכולם: תקשיבו, תכילו, תשוחחו, תנסו אפילו להבין, אבל בעיקר, תפסיקו לנסות ולשנות אותנו. תודה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה, אחרון הדוברים. לאחר מכן נעבור לסדר-היום של הישיבה המיוחדת. אדוני היושב-ראש, באופן סמלי השבעת הממשלה תהיה ביום חמישי הקרוב, 14 במאי, 72 שנה מאז קום המדינה, שנות חמה, וככל הנראה בקואליציה יהיו גם 72 חברי כנסת. השישה הנותרים הפכו את הממשלה הזאת, שהולכת להחיל ריבונות על חבלי ארץ נרחבים, לממשלת שמאל. הגיוני בסך הכול, אחרי שבנט כמעט ישב בממשלה עם לפיד ומרצ ונעצר בקומה ה-14 בקריה. אבל הדבר הזה לא חדש. בנט לא המציא את זה שאין אידיאולוגיה ואין ערכים והכול תמורת נזיד עדשים. יש משל ידוע: כדי שרצוני יכובד וידובר, החמור הוא שור הבר והברבור יהפוך לברווזון המכוער. ככה זה כשאין אידיאולוגיה ואין ערכים. לסיום אני רוצה לומר: מדינת ישראל נחלצה מכאוס פוליטי וממשבר בריאותי חמור שלא ידעה כמותם. יחד עם כוחות החירום והממשלה, שעשו כאן עבודה נהדרת, אני רוצה להודות לבורא עולם ולקרוא מזמור לתודה. "מזמור לתודה. הריעו לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה, בֹאו לפניו ברננה, דעו כי ה' הוא אלהים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בֹאו שעריו בתודה, חצרֹתיו בתהִלה. הודו לו ברכו שמו כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דֹר ודֹר אמונתו".

חזק וברוך.

תודה רבה. ברשותכם,

נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, מס' 171, 172, 173, 174,

ולאחר מכן נעבוד על פי סדר הנרשמים כפי שנרשם במזכירות. חברות וחברי הכנסת, לא כל הגבורות נבראו שוות. ישנם דורות, יש אנשים, שאומץ ליבם ומסירות נפשם ישמשו לנצח לאות וזיכרון לנתינה ולתעוזה שלא רק שינתה את המציאות אלא בראה אותה, גבורה שלא הייתה חלק מההיסטוריה, גבורה שהכתיבה אותה. כאלה הם הווטרנים, לוחמי צבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. יש מי שקורא להם "הדור הגדול מכולם". הם היו אלו שהביאו במו ידיהם ובדמם שלהם לסיומה של התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה המודרנית. בני ובנות צבאות בעלות הברית שלחמו וניצחו במלחמת העולם השנייה היו עשרות מיליוני לוחמים ששחררו את העולם מהרייך השלישי ואת העם היהודי מלפיתת הצורר הנאצי. גאווה מיוחדת שמורה ללמעלה ממיליון יהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה בצבאות בעלות הברית וביחידות הפרטיזנים, וכחצי מיליון, בצבא האדום. כרבע מיליון חיילים יהודים נפלו במלחמה ההיא וקידשו את חייהם של מיליונים ואת קדושת החיים עצמם. כ-200,000 לוחמים יהודים זכו באותות הצטיינות על לחימתם. המילה "גבורה" עצמה כמו נועדה לווטרנים. ובכל זאת, לקח לנו כאן במדינת ישראל הריבונית יותר מדי זמן להכיר ולהוקיר אותם. כמו שקרה לא אחת בארצנו אחרי הקמתה בסערה, התגייסנו כולנו סביב סיפור מוכר אחד. כך התהלכו בינינו שנים ארוכות גיבורים עם מדליות בארון וסיפורים במזוודה. רק ב-2017, כמעט 30 שנה אחרי העלייה המבורכת מברית המועצות, ובזכות המאבק של הווטרנים יוצאי ברית המועצות ומשפחותיהם, קובע מעמד יום הזיכרון על גרמניה הנאצית בחוק. רק אז למדנו להודות כמדינה והצלחנו לפנות מקום למורשות קרב חדשות-ישנות. בכל פעם אנו מגלים עוד טפח מעמנו ונותנים מקום לעוד זהות בקרבנו. תרבותנו המשותפת הופכת ממונוטון למנגינה, מסיפור בודד למורשת מגוונת שמרכיבה את הפסיפס הישראלי כולו. דווקא בתקופה הזאת, שבה איננו יכולים לצאת בתהלוכות ולהודות לגיבורים שאט-אט הולכים מאיתנו ואיתם סיפוריהם, חובה עלינו להתעמק בסיפור ההוא ולתת לו מקום של כבוד ציבורי ולאומי. עלינו להפוך אותו לפיסה בלתי נפרדת מהמורשת הישראלית יום-יום,

מאחר שיש גבורות גדולות מי מכדי לשמור עליהן בשקט. יש מדליות שאין להחזיק בחושך כי אם להציג בגאון באור. יש סיפורים שאסור לאבד וחובה לספר, וכל המרבה הרי זה משובח. מעבר לסיפור ולזיכרון יש גם מסר ניצח אלינו כאן ועכשיו. ההתגייסות בשעת צורך לעשיית הדבר הנכון חרף כל הקשיים צריכה להיות מורשתם של הווטרנים לנו, הישראלים. כרמטכ"ל, יחד עם שאר מפקדיי ופקודיי, לא יכולנו להישאר אדישים לפצועים הסורים ממלחמת האזרחים שהתדפקו על דלתותינו. גאה ושמח הייתי שהדרג המדיני אפשר לפנות את אותם פצועים לטיפול בבתי החולים בארץ. מדינת ישראל כולה הפכה ידועה בהירתמותה לסיוע באסונות בנפאל, בהאיטי, ביפן, בפרו ובמקומות נוספים. גם כעת, כשאנו נמצאים במשבר עולמי בריאותי, רבבות ישראלים עמלים על הצלת נפשות, מנסים למצוא תרופה ונרתמים לעזרת מי מאיתנו שדרושה לו יד מסייעת. כמיטב מסורת הווטרנים והמסורת היהודית כולה נמשיך כישראלים להתגייס מול כל אתגר שניצב בפני האנושות ובפני עמנו, נגן על העם היהודי מפני כל איום חיצוני בכל מקום ובכל צורה ונפעל בעוצמה מול מבקשי רעתנו, לעיתים בשקט ולעיתים, אם יהיה צורך בכך, גם בכוח צבאי מהדהד. לא נשכח לעולם את מחויבותנו העליונה לעשיית הטוב לטובת

אחינו הווטרנים, בשמה של כנסת ישראל אני מצדיע לכם. נצעד בצניעות בצל המורשת שציוויתם לנו. אני מזמין את חבר הכנסת עוזי דיין.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, 75 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית.

הניצחון הזה הולך ותופס את מקומו בחברה הישראלית, בישראל, וטוב שכך, אבל צריך יותר. באופן רשמי הוחלט על ציון יום הניצחון עם חקיקת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה בשנת 2000 ביוזמת הממשלה וחברי כנסת מסיעות ישראל בעלייה והאיחוד הלאומי-ישראל ביתנו. ביולי 2017 אושר בכנסת חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, המוקדש כולו לקביעת 9 במאי כיום הציון לניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית. אנחנו, כולנו, מציינים בדבקות, ובצדק, את זיכרון ולקחי השואה, אנחנו גם מכירים את זה כעם וכאזרחים, למרות שרובנו לא היה שם, שבה נרצחו שישה מיליון יהודים. לחלקים די גדולים בישראל יש גם ידע בסיסי על מלחמת העולם השנייה על 60 מיליון קורבנותיה. אבל כמה ישראלים יודעים שבמלחמה ההיא שירתו בצבאות הברית כ-1.5 מיליון יהודים? כמה יודעים שלמעלה מ-500,000, חצי מיליון יהודים, לחמו בצבא האדום, מתוכם 150,000 נשים בתפקידים שונים? בצבא האדום בלבד נהרגו כ-200,000 לוחמים יהודים. עוד פחות ידוע שכ-47,000 מהם, מאלה שזכו להיות עדים לניצחון, מאלה ששרדו במלחמה ההיא, עלו לישראל. כמעט 50,000 ותיקי מלחמת העולם השנייה, המכונים וטרנים, עלו לישראל, והם הביאו איתם את יום הניצחון הזה אלינו, לארצנו. לאט-לאט נכנסו מצעדי הניצחון לערים שונות, ובפרט לירושלים. אני זוכר שבשנה שעברה צעדנו לאט-לאט עם "הגדוד האלמותי" שם שניתן עוד ברוסיה לאנשים מכל חלקי הארץ שבאו עם תמונות של קרובי משפחה שנהרגו ונרצחו. חלק מהצועדים הולכים עם סרטים בשחור-כתום, כמובן עם ורד אדום בדש הבגד. המדליות והגיל מכבידים, אבל הראש זקוף בגאווה של מנצחים. אתמול קיימנו בירושלים, בהר הרצל, אירוע צנוע יחסית, בנסיבות הימים האלה, לציון יום הניצחון, או כפי שהוא מכונה, בכניסה לבית הקברות, אומרים: ברוכים הבאים לחגיגת הניצחון. מצא חן בעיניי: חגיגת הניצחון. משרד הקליטה בראשותו של השר האלוף במיל' יואב גלנט ארגן את האירוע. השתתף בו, כרגיל, גם השר זאב אלקין. היו מעט מאוד אנשים, אבל ידענו שזה דבר שאסור שלא להמשיך את המסורת שלו. היו שם מעט אנשים. גם חסרים לי כאן היום לוחמים כמו אברהם גרינזייד, אפרים פפרני, יהודה דוידוב, ד"ר ראיסה, שהתחילה את המלחמה בגיל 17 וחצי כחובשת עם אימא שלה, הרופאה. אחרי המלחמה ראיסה למדה גם היא, והיא היום דוקטור לרפואה, וגם הבת שלה, דור שלישי, רופאה. את המצעד הזה אסור לנו להפסיק, ואם אנחנו לא נדאג, הוא במידה מסוימת ידעך. למה אנחנו מצווים כך? כי לצד שישה מיליון היהודים שנרצחו בשואה, ישראל צריכה להיות גאה ואסירת תודה לאלה שלחמו נגד האויב הנאצי, ובפרט למי שעלה ארצה והמשיך ותרם גם לביטחון וגם לבניין המדינה, לא רק שם, כמו שהיו קוראים אצלנו במושב הקטן, לא רק שם באירופה אלא גם פה. האם ידעתם שלוחמי מלחמת הקוממיות הורכבו משלוש קבוצות? היו בערך שליש צברים, שליש עולים מהשנים 1940 1947, רובם ניצולי שואה שעלו ב-1945 1947, ושליש עולי 1948, רובם אנשי גח"ל, גדודי חוץ לארץ, כלומר שני שלישים מהלוחמים במלחמת הקוממיות היו עולים חדשים, ורובם ניצולי שואה ואנשים שנלחמו לפני זה. אני אמרתי על הצבא האדום, אבל יש פרטיזנים, יש אנשים של גח"ל ויש אנשים שלחמו בגטאות. אנחנו מתמקדים,

בווטרנים, אבל צריך לזכור למעלה מ-10,000 יהודים שנהרגו כלוחמים בצבא ארצות הברית, ואוסטרליה, ודרום אפריקה, ואם אני אמנה אני תמיד אשכח גם חלק מהם. לא מפתיע שגם שיעור הנופלים במלחמת הקוממיות מקרב העולים לא נפל מזה של הצברים, הוא היה מעט יותר מהצברים, כלומר המקום של העולים הניצולים לא נגרע גם מ"מגש הכסף" שהזכרנו כאן, במליאה שציינה את יום הזיכרון ויום העצמאות. הם לא כתבו על עצמם ולא היה כל כך מי שיפרסם אותם וידאג להם. למען האמת, 150 מהם היו נצר אחרון למשפחה שלהם. גם בחוליקאת וגם בקרבות בדרום, יש אנשים שלא ידעו את שמם הרבה מאוד שנים, שהגיעו מהאונייה לשדה הקרב, נכון מאוד. תודה. וכך נכרך הניצחון על הנאצים בביטחון המדינה ובהקמה שלה ובבנייה שלה. ולכן אנחנו מצווים לזכור, להנציח ולשמור, או בעברית ישראלית: לא מספיק להגיד מה זה עושה לי ולזכור ואיך זה משפיע עליי, אלא צריך להגיד מה אנחנו עושים עם זה. אני לא מזכיר בדבריי פה לא אנטישמיות ולא פשיזם.

כי אנטישמיות ממילא תהיה ופשיזם לדעתי לא אפשרי ביהדות האמיתית. אני רוצה לסיים בלהזכיר ארבעה צווים שלדעתי רלוונטיים מאז להיום: הצו הראשון: להיות חזק תמיד, הדיבר ה-11 של היום, יש אומרים השני, רק חזקים ישרדו כאן. אתה לא יודע, הצו השני הוא ללמוד,

שסיפור הגבורה הזה ומשמעותו והחשיבות שלו יילמדו ויצוינו במערכת החינוך שלנו. הצו השלישי הוא ערך הניצחון. זה צריך להיות מוצב בצורה ברורה בראש סולם העדיפויות, בראש סולם הערכים של צה"ל,

הצו הרביעי הוא ההמשכיות. את מצעד הניצחון הזה אסור להפסיק. צה"ל צריך להיות מיוצג במצעד הזה ובהמשך להוביל אותו, כי חיילי צה"ל צריכים לדעת שהם ממשיכי דרכם. אני נולדתי בארץ, הוריי נולדו בארץ, אבל בשירות הצבאי הרגשתי שאנחנו ממשיכי דרכם של הגיבורים שלחמו במלחמת העולם השנייה. הצו ההיסטורי הזה צריך לעבור ולהמשיך ולהוביל את חיילי צה"ל היום. על כל אלה אני, חבר בכנסת ישראל, אלוף במילואים עוזי דיין, מודה ומצדיע לכם ולגבורתכם, אחיי ואחיותיי גיבורי התהילה. תודה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. אדוני היושב-ראש,

אחרי שחתמו נציגי הפיקוד העליון הגרמני על הסכם הכניעה הרשמי ויום לפני שהלחימה הופסקה סופית. רבבות אזרחים שמחים ונרגשים רקדו במעגלי הורה בכיכר.

מי ייתן וים הדמעות, זרמי הדמים וקורבנות אין-ספור שהקרבנו על מזבח אירופה יצמיחו לנו חיים חדשים בארץ מולדתנו, חיי אומה חופשית במדינה העברית, בארץ ישראל. הוא קרא לבעלות הברית לפתוח את שעריהן ולתת ליהודים לעלות לארץ: לאחר אלפיים שנות נדודים עלי אדמות, השיבו בנים לגבולם, לגבול מדינתנו העברית. 75 שנים אחרי אני עומד בכנסת ישראל, וכפי שאתם רואים, מאוד נרגש, בענווה והתרגשות וגאווה גדולה, ונושא דברים אלה. היום אנחנו מציינים את יום הניצחון על הכוחות הנאציים. אנחנו מצדיעים לגבורתם של מיליון וחצי יהודים שלחמו בצבאות מדינות הברית. אנחנו מבכים את מותם של מאות אלפי חיילים יהודים שנהרגו בקרבות. אנחנו מציינים את 36,000 החיילים היהודים שקיבלו אותות הצטיינות בצבא ארצות הברית ויותר מ-160,000 חיילים יהודים שקיבלו צל"שים בצבא האדום, ומתוכם יותר מ-160 שקיבלו את עיטור הגבורה הגבוה ביותר, גיבור ברית המועצות. בצבא האדום היו 305 יהודים בדרגת אלוף, ו-38 מהם נהרגו כשהובילו את כוחותיהם בקרבות. קצינים וחיילים אלה,

היו ממשיכי דרכם של שמשון, המכבים ובר כוכבא. 75 שנים חלפו, ורבים מהווטרנים שזכו לראות את אדמת ארץ ישראל לא איתנו. אלה שחירפו את נפשם ואת גופם, אלה ששרדו בשביל לספר, אלה שגופם שרד, אבל נפשם לא נתנה להם את האפשרות להעלות את דברי המלחמה על בדל שפתותיהם, לכל אלה אנחנו חייבים, ואני, באופן אישי,

היום אני עומד כאן בזכות סבי מצד אימי, לייב בן משה כספין, רב"ט בחיל התותחנים, מפקד צוות תותחנים בעצם. הוא נפצע אנושות, 19 פציעות חודרות, ואותו חייל רוסי אלמוני שחילץ אותו מהקרב דיווח למעשה כי הוא נפטר. אבל סבי שרד, ופגש את סבתי בבית חולים צבאי. סבתי הייתה אחות

היא בת 19 והוא בן 44. אני חב את חיי גם לסבי השני, יורי, רב-סרן בחי"ר ממונע, שגם שרד בתופת המלחמה באזור העיר קורסק, למי שמכיר את ההיסטוריה הצבאית. גם הוא מעולם לא דיבר על המלחמה. מי שמכיר את הווטרנים יודע: איש לא שש לדבר על מה שעבר בתופת ההיא.

לנו אסור לא לדבר על זה. כשהייתי נער הייתי חלק מתנועה בשם "סנז'ני דסנט" צנחני השלג בתרגום חופשי, שזה צוות איתור נעדרים מאולתר של סטודנטים, מין סוג של יחידה התנדבותית. היה לי הכבוד להתחקות ולמצוא את השרידים של חיילים רוסים, לא רק רוסים, סובייטים, שנהרגו ולא נקברו באזורים של קרבות עקובים מדם. האזור הספציפי היה קרוי "עמק המוות", ליד העיר נובגורוד. שרידי העצמות היו באדמה, תתארו לעצמכם, שכבה מעל שכבה לפי עונות השנה: שרידים במדי חורף, ואז במדי קיץ, ואז שוב מדי חורף, רק לתאר את הטבח והקרבות המאוד-קשים שהיו שם. שנים לאחר מכן הסתבר שסבי לחם בדיוק באותו אזור. למעשה, כך סגרתי את המעגל האישי. 75 שנה הן תקופה מאוד מכובדת, וככזאת היא מתעתעת בתודעה ובזיכרון. הזיכרון עוד נמצא, אבל הרגשות, האמוציות והפן האמוציונלי הם רק הדהוד של מה שהיה.

נותר רק לברך על כך שנושא הזיכרון של המלחמה ההיא והניצחון ההוא תופס תאוצה בקרב הארגונים ההתנדבותיים בישראל, ארגונים כמו דור 1.5, שמנסה לשמר את הזיכרון הציבורי של יום הניצחון ואת המשמעות שלו.

הצטרפו השנה ארגונים צבריים שורשיים, למשל תנועת בני עקיבא, תנועת נוער ציונית-דתית שהחליטה שהחל מהשנה היא תציין באופן שנתי את יום הזיכרון ותכניס את המורשת של הצבאות הלוחמים ואת הלוחמים היהודים ממלחמת העולם השנייה לתוכני הלימודים שלה. יש עוד יוזמות רבות התנדבותיות כאלה. הזיכרון הזה הוא ההוקרה הכי גדולה שהדורות הבאים יכולים להעניק לווטרנים. וברמה הלאומית, יום הניצחון על גרמניה הנאצית

חדר לתודעה הציבורית, לעומת יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית אמור להיות באותו ציר תודעתי כמו יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

שללא הניצחון ההוא ב-1945, ניצחון שתרמו לו מעל למיליון וחצי חיילים יהודים

העם היהודי על אדמת אירופה ואפריקה היה מושמד כולו, כליל, ולא הייתה קמה מדינת ישראל שלוש שנים מאוחר יותר. סבי היה רק חלק מהפסיפס של סיפורי הלחימה והניצחון, סיפורים שעלינו להמשיך לספר. ההיסטוריה לעולם חוזרת, ולכן לנו החיים עומדת החובה לספר לדורות הבאים על החיילים והחיילות,

עובדי התעשייה הצבאית, על כל אחד שלחם ונאבק, בחזית ובעורף, כנגד הצורר הנאצי, לספר, לדבר ולהקשיב. וחובה עלינו להנחיל ולהעמיק את המורשת הזאת ביתר שאת, גם דרך מערכת החינוך הרשמית וגם דרך שיעורי מורשת הקרב בצה"ל. והגדת לבניך ולבנותיך. לזכור ולא לשכוח. ב-9 במאי, וגם היום, אנו מציינים יום חג. ברוסית אומרים: יום חג עם דמעות בעיניים על כל אלה שנהרגו. תודה על האפשרות לעמוד כאן ולשאת את הדברים האלה. אני מצדיע לכל מי שנלחם, בגוף וברוח, אני מצדיע למי ששרד ולמי שנהרג.

וטרנים יקרים. (אומר דברים ברוסית.) תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה.

75 שנים עברו מאז הבסת הנאציזם בידי הצבא האדום הסובייטי ושחרור האנושות כולה מהסכנה הכי גדולה שהיא ידעה מעולם. מכונת המלחמה הנאצית אחראית לרצח שישה מיליון יהודים ועוד מיליוני צוענים, נכים, קומוניסטים ומתנגדי משטר. עוד עשרות מיליוני קורבנות נוספים נספו במשך שש שנות המלחמה. שנות האופל האלה חשפו את עומק הרשע שאליו יכולים להגיע אנשים בשר ודם. כפי שלא נראה לפני כן ראינו את זה. עלינו להיאבק יום-יום כדי שלא נראה רשע כזה שוב. ביום הזה, מאז 1950, כאשר רק המפלגה הקומוניסטית שלנו חגגה ביום הזה ביער האדום ליד ירושלים, ועד עצם היום הזה, כל שנה אנחנו מודים לכל מי שנלחם ולכל מי שנתן את חייו כדי להביס את הנאציזם, ובראשם לצבא האדום, שהקריב מעל עשרה מיליון חיילים במאבק לשחרור העולם מרודנות הרשע של הנאצים. הקורבן של ברית המועצות ב"מלחמה הפטריוטית הגדולה", כפי שהיא מכונה ברוסית, הוא שהציל את חיינו ואת הציוויליזציה האנושית. החזית המזרחית ברוסיה, באוקראינה, בפולין, הייתה ארץ של דם וסבל, שבה במשך שנים דחקו הסובייטים את הנאצים מערבה, שחררו את מחנות הריכוז וההשמדה, עד שכבשו את ברלין. אבל ביום כזה אנחנו לא צריכים לזכור רק את המלחמה אלא גם את התהליכים שהובילו אליה, הפשיזם וצורתו הקיצונית ביותר, הנאציזם, לא צצים בוקר אחד באופן אלים ורצחני. הפשיזם הוא תהליך חברתי שקשור למצוקה כלכלית, לגזענות מושרשת ולתכנון מוקפד של מנהיגים דמגוגים, מוכשרים ומסוכנים. איננו בעיצומו של עליית משטר מפלצתי כמו הנאציזם. יש לקוות כי העולם למד את לקחי האסון האדיר של השנאה הגזענית של הנאציזם. אבל כלים מארגז הכלים הפשיסטי מתבססים בשנים האחרונות בלב הפוליטיקה הימנית בעולם, על רקע משבר כלכלי מעמיק של הקפיטליזם. אנחנו מכירים אותם מארצות הברית, מהונגריה, מברזיל ומהודו, וכן, גם מישראל. הכלים המשותפים למשטרים האלה הם אמונה בעליונות של קבוצה או עם אחד על קבוצות ועמים אחרים, דמוניזציה של האחר וסימון מיעוטים כאויבים, הסתה נגד השמאל וציורו כבוגדני, סימון מערכת המשפט כאויבת העם, שינוי מהיר ואלים של נורמות חוקתיות. בכל המקומות האלה מיעוטים פוליטיים, אתניים וחברתיים מסומנים כאויבים. בכל המקומות הללו המנהיגים מסיתים בפראות, נגד הפלסטינים, המוסלמים, היהודים או קהילת הלהט"בים. אנחנו צריכים להיזהר ולהיאבק כדי שהשנאה של המאה ה-20 לא תקום שוב במאה ה-21. אנחנו צריכים להיות ערניים ורגישים להתבטאויות גזעניות, כמה שיהיו קטנות, אחרת נפתח קהות חושים המעכבת תגובה על הפשעים הנוראיים מכול. הניצחון של 1945 מזכיר לנו עוד משהו, חשוב עוד יותר. מה משותף הרי לפרטיזן יהודי ביערות פולין, לחייל אמריקאי שמסתער על חופי צרפת, לאיש רזיסטנס קומוניסט בפריז ולאיכר רוסי צעיר שנלחם בסטלינגרד? מה מחבר ביניהם לבין מתנדבים ערבים ויהודים מפלסטין המנדטורית שהצטרפו לצבאות הברית במלחמה נגד הפשיזם והנאציזם?

אחד מאותם מתנדבים היה אבא שלי, והוא הסביר לי מה קשר אותם ביחד. כששאלתי אותו: איך יכולת, איך יכולת להצטרף לצבא של בעלות הברית, הכוח הבריטי הכובש כאן? הוא ענה לי בפשטות: הייתי חייב לבחור אם להיות בצד של הנאציזם או של בעלות הברית, ובחרתי להיות לצד האנושות. האמונה באדם ובזכותו לחיים היא מה שחיבר את כל מי שניצח את הנאציזם, הידיעה שכאשר משלבים כוחות בני עמים שונים, בעלי אידיאולוגיות שונות, נגד אויב שמנסה לחסל את האנושיות שבנו, ניתן לנצח. זה הלקח שלנו להיום: לאחד כוחות, כל מי שמאמין בדמוקרטיה ובשוויון, ולהיאבק נגד הכוחות האפלים שמנסים לחסל את העתיד המשותף שלנו. להיאבק, להיאבק עד הניצחון. תודה רבה לך, גברתי. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, זהו יום שבו אנחנו מבקשים להוקיר את הווטרנים, שהיו חלק,

אני מבקש. אנחנו נמצאים בישיבה מיוחדת. חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת פורר, אני מבקש. אנחנו נמצאים בישיבה מיוחדת, אני מבקש מכם להרגיע.

זהו יום שבו אנו מבקשים להוקיר את הווטרנים, שהיו חלק מכריע בניצחון על גרמניה הנאצית ושילמו מחירים יקרים וכבדים. ישנם ימי זיכרון רבים לשואה: יום השואה, שציינו רק לפני כמה שבועות, עשרה בטבת, שהוא יום הקדיש הכללי, יש גם את יום שחרור אושוויץ, שהוא יום השואה הבין-לאומי,

יום הניצחון על הנאצים. והשאלה המתבקשת היא מהו הערך המיוחד שיש בכל יום מן הימים הללו ומהו הערך המיוחד שיש ליום הניצחון על הנאצים, לניצחון האור על פני החושך. לניצחון הטוב על פני הרע יש משמעות עמוקה. לפעמים, כשאנחנו בתוך הקושי, כשכוחות הרוע משתוללים, כשהאכזריות מתפרעת ללא הגבלה וכשישנה תחושה שמסר של רשעות ושקר תופס מקום יותר מהאמת ומהטוב, לעיתים האנשים שמייצגים את הטוב מרגישים חלישות הדעת. היום הזה בא לומר שבסוף הטוב מנצח. גם אם זה לוקח זמן, גם אם זה קשה, בסופו של תהליך הכוחות השליליים ניגפים. לרוע אין קיום לאורך זמן. הוא יכול להכפיש, הוא יכול לנסות לפגוע, אבל רוע לא יכול להחזיק כל הזמן. יש לו פג תוקף. הטוב ינצח. זהו על רגל אחת סיפורו של העם היהודי. אם נסתכל על החגים בלוח השנה נשים לב שרוב החגים שלנו מציינים אירוע שבו ניסו להשמיד אותנו ולא הצליחו: חנוכה, פורים, פסח. המאבק בין הטוב לרע שזור לאורך כל ההיסטוריה שלנו, אבל בסוף הטוב תמיד מנצח, גם אם זה לוקח זמן. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. עבור בני משפחתי, סביי וסבתותיי, זיכרונם לברכה, ניצולי השואה, סבי שהיה וטרן ולחם בגבורה, עבורם יום הניצחון על הנאצים הוא היום שבו נולדו הוריי. הוריי שניהם ילדים יחידים לאודים מוצלים מאש שהצליחו מול כל הקשיים, הרוע והכאב לזכות ולהקים תקומה אחרי השואה. זה הניצחון האמיתי, להצליח להעמיד דור, למרות הניסיון להכחיד אותנו.

סבא וסבתא האהובים, זיכרונם לברכה, הנכדה שלכם עומדת בצניעות וביראת כבוד על בימת כנסת ישראל ומציינת עם חבריי את הניצחון שלכם ושל כל הלוחמים הווטרנים על הנאצים. חבריי חברי הכנסת,

גם כשקשה, עלינו לראות האחד בשני את הטוב ולדבוק באחדות, ואין כמו תפילתו של רבי אלימלך מליז'נסק לבטא את זה:

תן בליבנו שנראה על אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה".

תודה. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, "כשהגיעו לעיר השמועות הראשונות על הטבח ההמוני ביהודים הכול היו סבורים שהן מוגזמות, שהרי לא ייתכן מעשה נורא כל כך", כך כתב המשורר והסופר הגרמני

הוא הוסיף: "ובכל זאת ידע כל אחד יפה-יפה שכל זה קורה באמת, ושאף אחד מן המִספרים שסופר עליהם, יהיה איום ככל שיהיה, ואף אחת מן השיטות ומן הטכניקות המשוכללות, תהיה זוועתית ככל שתהיה, אינם מוגזמים, שכל זה ודאי אמת, כי אי-אפשר כלל שיהיה אחרת, ומזמן עבר המועד לדון אם בכל זאת אין גם דרכים אחרות,

אנושיות יותר". "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם". רבי יעקב בן צבי עמדין, היעב"ץ, כותב בספרו שהנס הגדול ביותר בתולדות האנושות ובתולדות האומה הישראלית, יותר מאשר קריעת ים סוף ויציאת מצרים, הוא קיום ההבטחה האלוקית "כי לא תִשָּׁכַח מפי זרעו" המשך העתקת השמועה, העברת התורה מאב לבן עד ימינו אנו, חרף כל הגלויות והרדיפות הקשות, הוא הנס הגדול ביותר שעלינו להודות ולהלל, ובפרט היום, ערב ל"ג בעומר, יום הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי.

מקום של תהילת עולם הניחו לצבא ברית המועצות וללוחמיו הגיבורים וליתר צבאות בעלות הברית, ובהם יהודים רבים, ששמו קץ לכוחות הרשע שהטילו שכול ואובדן בכל מקום שאליו הגיעו. העם היהודי סבל מהאכזריות הנאצית הבלתי-נתפסת כפי שמעולם שום עם לא סבל בתולדות העמים. 9 במאי,

נחגג בכל העולם כיום הניצחון על גרמניה הנאצית. בשנת 1945 גרמניה נכנעה לצבא ברית המועצות, ובכך בא לסופו הסיוט הנוראי שאליו נקלע העולם במשך שנים רבות. אלו שמציינים את היום הזה צריכים להיות שותפים למאמץ העולמי למגר כל ניצנים של גזענות, שנאת אדם ושנאת האחר, לרבות אנטישמיות ושנאת יהודים. לצערנו הרב, גם בעת הזאת, בעולם הנאור, אנחנו עדים לרדיפת יהודים רק כי הם יהודים. כמעט בכל מדינה שבה קהילה יהודית אנו שומעים על הנגע האנטישמי במידה כזאת או אחרת. רק השבוע פגעו במסעדה יהודית באמסטרדם. אפילו באמריקה הסובלנית אנחנו נדהמים לגלות תאים ניאו-נאציים שהפעילים בהם מודים שהם שונאים יהודים כי הם יהודים. מי האמין שכך יהיה בחלוף 75 שנים בלבד מכניעתה של גרמניה הנאצית. חבריי חברי הכנסת, רק בגלל החגיגיות של הדיון אני לא רוצה להוסיף ולומר שגם במדינת ישראל, אשר הוקמה כדי שיהיה לכל יהודי חוף מבטחים, ישנם ביטויים גזעניים. לא מכבר רשם מישהו על גשר בתל אביב "היטלר צדק". לפני שבועיים רוססו על קירות בית כנסת בכפר סבא צלבי קרס וביטויים גזעניים. אני רוצה לנצל את הבמה החשובה הזאת להביע שבח לידידי ועמיתי חבר הכנסת הרב יואב בן צור, שהעביר חוק המעניק גוון רוחני ליום הזה, שנקרא "יום השחרור וההצלה", בתאריך כ"ו באייר בכל שנה ושנה. הוא כולל לימוד משניות לעילוי נשמת הקדושים שנהרגו ונטבחו וכולל תפילת הודיה. גם השנה תיערכנה תפילות המוניות ברחבי העולם. הבולטת שבהן תהיה ברחבת הכותל המערבי.

בשל הנסיבות, האירוע בירושלים יתקיים ביום שלישי, כ"ה באייר, ברחבת הכותל, בהשתתפות הגאון הרב ישראל מאיר לאו, שהוא אחד מסמלי הניצחון היהודי והרוחני על הנאצים,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו,

בשבוע שהוא לא שבוע רגיל. יגיע אלינו תכף נציג בכיר מארצות הברית, מזכיר המדינה מייק פומפאו, ידידתנו הגדולה שנלחמת איתנו כתף אל כתף בשנאה ובאנטישמיות בעולם.

תושבע ממשלה חדשה שאי-אפשר להגזים בגודל האחריות שתוטל על כתפיה. אנחנו בתקופה לא פשוטה. נישא עיניים לבורא עולם, נודה על העבר ונתפלל על העתיד, שינחה אותנו ואת כל מקבלי ההחלטות בעצה נכונה.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מציינים 75 שנים לאותו ניצחון היסטורי, ניצחון חשוב, שכבר דובר בו רבות, שבו נלחמו, נהרגו ומסרו את נפשם מאות אלפים של יהודים במלחמה נגד גרמניה הנאצית. בסידור התפילה, כשאנחנו מציינים את הניצחון על היוונים, אנחנו מודים: על הניסים, על התשועות,

ועל המלחמות. אנחנו מודים גם על המלחמות. ממתי אנחנו מודים על מלחמה? צריך להודות על ניצחון. מלחמה זה ערך? אלא שבעם היהודי הניצחון זה תלוי בצורת המלחמה, בדרך המלחמה ובהכרת המטרה שלשמה נלחמים. כשהעם היהודי נלחם, הוא מציב לעצמו מטרות נעלות כמו מוסריות, אמונה, רוח, שורשיות. התנהלות במלחמה היא באמת ערך בפני עצמה, ולא תמיד קשורה לניצחון, ועל כן אנחנו מהללים ומודים על המלחמה.

הניצחון על הנאצים לא היה זה רק ניצחון פיזי והכרעתי. היה זה גם ניצחון הרוח, בעיקר ניצחון הרוח, ניצחון ערכי, ניצחון של עם שכוחות הרשע ניסו לדכאו, להשמידו, על יהדותו ועל אמונתו. ובכוח הרוח, התקומה והעמידה האיתנה ניצחו לבסוף במלחמה. העולם כולו עמד ועומד משתאה אל מול כוחות בלתי אנושיים שגילו הניצולים הנרדפים, שבחרו להיאחז באמונתם ולהפנות את שארית הכוח שנותרה בהם אל עבר התקומה, אל עבר הבנייה מחדש.

תמצית הרשע שהביאה אל העולם מידה כה נוראה של סבל, חורבן ואכזריות, עמד להם המטען הרוחני והערכי שנשאו איתם מדורי-דורות. העם היהודי עבר במלחמה הזאת שואה איומה שבה הושמדו שישה מיליון אנשים, נשים וטף, ובכללם כמיליון ילדים, עם שחווה הרג, חנק, שרפה, מיתות משונות של אנשים שלא חטאו, וכל פשעם היה אך ורק היותם יהודים. שנאת עם ישראל איננה תופעה חד-פעמית אלא שרשרת רצופה ועתיקה, אשר לובשת צורות שונות ואיתה אנחנו מתמודדים עד היום, מאז ומתמיד. אך לנצח עמדו ליהודים עוז רוחם ואמונתם. מול המלחמה האכזרית והשואה האיומה, מול התוכנית לרצח העם היהודי, עמדו אותם ניצולים, מול אתגר חסר תקדים בהיסטוריה האנושית, משימה כמעט בלתי אפשרית שתיזכר לדורות. זכות נדירה שניתנה בידיהם: להציל את האנושות מן הגרוע שבתרחישים. הם עמדו במשימה ובאתגר ויכלו לאויביהם בזכות הרוח ובזכות השאיפה הבלתי-מתפשרת להמשיך הלאה את שרשרת הדורות, להגן על המורשת, להקים מעל החורבות את היסודות מחדש. כל אותם ניצולים וניצולות, לוחמים שלחמו בשארית כוחותיהם, כל אלה שקמו מעפר הכבשנים ובנו את משפחותיהם מחדש, הניחו מאחוריהם את האסון והכאב הבלתי-נתפס ופנו למלאכת הבנייה. יהודים שאיבדו את יקיריהם בשואה, שאיבדו בני זוג,

אזרו כוח וחוסן נפשי להתחיל הכול מחדש. יחידים ובודדים שעלו לארץ והחלו הכול מחדש הם היום בעלי משפחות ענפות, ותרמו הרבה לתקומה, לתפארת עם ישראל. את כל הגיבורים האלה אנחנו חייבים לזכור ולהוקיר מדי יום יחד עם אותם אלה שנלחמו במלחמה הזאת.

כל ניצול וניצולה מאותה מלחמה ארורה, כל אחד מהם שהמשיך את השרשרת, שבנה כאן דור חדש, אנשים שלחמו וניצלו וגם המשיכו, על אף המלחמות, להקים דורות מפוארים. הדבר הזה הוא ההוכחה הניצחת לניצחון הרוח, לכך שהמלחמה הייתה על הרוח היהודית ועל האמונה. על כך אנחנו באמת מברכים, ומודים על הניצחון.

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני 75 שנה, במאי 1945, אחרי שש שנים של מלחמה ארורה ומדממת, העולם הצליח לעצור את הצורר הנאצי ולהכניע את האויב. בשנת 2017, ביוזמת ישראל ביתנו וידידי חבר הכנסת עודד פורר, הכנסת חוקקה את חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית. על פי החוק הזה מדי שנה ב-9 במאי מדינת ישראל תציין את היום הזה, אם בישיבה מיוחדת כאן, בבית הזה, ואם בשיעורים בבית ספר או בהרצאות במחנות צה"ל. השנה, בגלל הקורונה, אנחנו עושים את זה במתכונת

ללא הווטרנים היקרים שלנו, שבדרך כלל מגיעים וממלאים את היציעים כאן בכנסת, ללא אורחים מכובדים, ללא המצעדים המסורתיים שמתקיימים מדי שנה בכל רחבי ישראל. למה אנחנו בכלל צריכים לציין את היום הזה,

לפני כמה שנים, שאלו את השאלה הזאת: למה מדינת ישראל, שעברה לא מעט מלחמות מאז שהיא קמה, צריכה לציין את היום הזה? למה ישראלים צריכים לזכור מלחמה שהם לא קשורים אליה, למלחמה הזאת? מה, חסר לנו פה מלחמות משלנו? ולמה בכלל צריך לזכור משהו שלא היה פה לפני 75 שנה? לשאלות האלה יש תשובות, תשובות חדות מאוד. אחת המטרות העיקריות של היטלר באותה מלחמה הייתה השמדה כוללת של העם היהודי. הנאצים רצחו למעלה מ-50% מיהודי אירופה: בתוך שש שנים, שישה מיליון איש. למרות שאנחנו מכירים את סיפורי הגבורה ואת ניסיונות ההתנגדות, צריך להגיד שרוב הנרצחים, רוב היהודים הנרצחים, היו אזרחים תמימים, חפים מפשע, אנשים שמעולם לא החזיקו נשק, אפילו לא פעם אחת בחיים שלהם, ושלא פגעו באיש. מספרי ההיסטוריה אנחנו יודעים שאנשי היישוב כאן, בארץ ישראל, באותה תקופה לקחו את העובדה הזאת די קשה. הם לקחו קשה את העובדה שלא הייתה התנגדות המונית לאויב באירופה. האנשים שחיו פה, מה שנקרא

רצו להגן על אחינו באירופה, וחלקם אף התגייסו לבריגדה היהודית בצבא הבריטי כדי להילחם נגד הנאצים. לאנשי היישוב מאוד הפריע שמציגים את היהודים כחלשים, כאלה שבשביל להרוג אותם אפילו לא צריך להתאמץ. כך גם הייתה התפיסה במדינה שבה אני גדלתי. מצד אחד היו סיפורי שואה שהיה קשה להתעלם מהם, והיהודים הנרצחים היו מוזכרים באותה רשימה עם בני לאום נוספים בברית המועצות.

התעמולה הסובייטית ידעה להציג אותנו,

כחלשים ושוב להזכיר לנו שבשביל להרוג אותנו לא צריך להתאמץ. לקח שנים לשנות את התפיסה המעוותת הזאת, והשינוי הזה בא בזכות הווטרנים שלנו, אותם גיבורים שהיו צריכים לשבת איתנו היום כאן, ביציע הכבוד באולם הזה, עם מדליות רבות ועם זיכרונות של מעשי גבורה מלפני 75 שנה. לפני כשנה, אדוני היושב-ראש, יצא לי להשתתף כאן בכנסת באירוע מאוד מרגש, טקס הדלקת המשואות ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. זאת הייתה הפעם הראשונה שלי כחבר כנסת. התקשרו ושאלו אותי אם יש לי סיפורים אישיים

הסיפור האישי שלי דומה לסיפור של מאות אלפי אנשים יוצאי חבר המדינות: סבתי, אימא של אמי,

שתיבדל לחיים ארוכים,

זיכרונו לברכה,

הוא היה בשבילי כמו סבא. הוא היה קצין, נלחם, שלוש פעמים נפצע בקרבות, והיה לו עיטור העוז ומדליות רבות. אני זוכר איך גדלתי על הסיפורים האלה, ואמרתי: בוודאי,

הרי שואה היא לא רק שואה, היא גם גבורה. ואז החלטתי שאני לוקח לטקס את בתי הגדולה, שהיום היא בת תשע וחצי, צברית, היא נולדה פה. לקראת הטקס, בדרך לירושלים, סיפרתי עד כמה שאפשר לספר בתוך שעה אחת, את הסיפור של המלחמה, את הסיפור של השואה, את הסיפור של הגרמנים הרעים שרצו לחסל את עמנו, את העם היהודי. היא הקשיבה בקשב רב ולאחר שסיימתי את כל הסיפור שלי, היא שאלה: אבא, איפה היה צה"ל? איפה היו החיילים שלנו בשביל להגן על העם שלנו? ואז הסברתי לה שצה"ל קם רק שלוש שנים אחרי שהסתיימה המלחמה. אבל באותה מלחמה, סיפרתי לה, היו לא מעט חיילים יהודים שלחמו בגבורה והגנו על העם שלנו, ואחד הלוחמים האמיצים היה סבא רבא שלה, שלצערי היא לא זכתה לראות אותו. רבותיי, בלי הלוחמים האלה לא היה הניצחון. חשוב לזכור: אף אחד באותה מלחמה לא נלחם במיוחד עבור היהודים.

אף מדינה לא הייתה משיגה את הניצחון ללא היהודים, אם זה בפיתוח אמצעי לחימה מתקדמים, עבודה במפעלי תעשייה, הצלת חיים בבתי חולים וכמובן, הלחימה בשדה הקרב. למעלה ממיליון וחצי חיילים יהודים, כפי שהזכירו פה לפניי, לחמו נגד הנאצים בצבאות של בעלות הברית. יותר משליש שילמו בחייהם על הניצחון הזה. והם הלוחמים האמיצים בהיסטוריה של העם היהודי. הודות לאנשים האלו העם היהודי שותף מלא לניצחון על גרמניה הנאצית. אפשר כמובן לברך את המדינות, את רוסיה, את צרפת, את ארצות הברית, את בריטניה, אבל אנחנו קודם כול, והמנהיגים שלנו צריכים להודות לווטרנים היהודים, שהם שותפים מלאים לניצחון הזה. והניצחון הזה צריך גם ללמד אותנו דבר חשוב מאין כמוהו: העם היהודי תמיד יָדע ויֵדע להילחם בגבורה ובגאווה ולהגן על עצמו בכל מקום ובכל מצב. זאת, רבותיי, הסיבה האמיתית שמדינת ישראל צריכה לזכור ולציין את היום הזה, יום הניצחון על גרמניה הנאצית. כפי שאומרים ברוסית: (אומר דברים ברוסית.)

אני מזמין את חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר שטייניץ, ביום הניצחון באירופה, אנחנו זוכרים את מיליון וחצי היהודים שנלחמו בשורות בעלות הברית ותרמו תרומה אדירה לניצחון על הנאצים. עם הלוחמים האלה נכללו יהודים רבים שהגיעו לדרגות בכירות בשורות הצבא האדום, מתנדבים מהיישוב בארץ ישראל, חיילים וקצינים בצבא ארצות הברית ובריטניה, לוחמי המחתרות והפרטיזנים. אנחנו זוכרים ומוקירים במיוחד את 500,000 היהודים שנלחמו בצבא האדום. וטרנים רבים, ותיקי מלחמת העולם השנייה, חיים בקרבנו, ועלינו החובה המוסרית לא רק לדאוג לצורכיהם, במיוחד בימי הקורונה, אלא גם להעניק להם את הכבוד וההערכה הראויים על תרומתם לניצחון על כוחות הרשע. סיפוריהם הם סיפורי גבורה ואומץ, סיפורים כמו זה של וולף וילנסקי, אשר נולד בעיר קובנה בירת ליטא, למד בגימנסיה העברית והצטרף לתנועת השומר הצעיר. לאחר פרוץ המלחמה הוא התקדם בסולם הדרגות של הצבא האדום ופיקד על דיביזיה של יוצאי ליטא. כשליש מהם היו יהודים. הוא השתתף בקרבות רבים ונפצע ארבע פעמים. במהלך קרב באוקטובר 1944 נפגע צוות של מקלע כבד ביחידה שעליה פיקד. וילנסקי תפס את מקומם, נתן לכוחות המסתערים של הגרמנים להתקרב, ומטווח קצר פתח עליהם באש כבדה. על גבורתו הוענק לו תואר גיבור ברית המועצות. ב-1972 ביקש וילנסקי לעלות לארץ אך סורב במשך כעשור על ידי השלטונות. לאחר מאבק ארוך הוא עלה לארץ ב-1983, קיבל דרגת אלוף משנה לשם כבוד בצה"ל וחי בארץ עם משפחתו עד שנפטר ב-1992. גם נשים יהודיות רבות נלחמו בגבורה נגד הנאצים. פולינה גלמן, שאביה נרצח בפוגרום בהיותה ילדה, התנדבה לצבא האדום ושירתה כנווטת קרב. היא הצטרפה ליחידה של טייסות שכונתה על ידי הגרמנים "מכשפות הלילה". היא ביצעה יותר מ-800 גיחות קרביות נגד מטרות נאציות, וקיבלה גם היא את עיטור גיבור ברית המועצות. אך בזמן שאנחנו זוכרים את ניצחון בעלות הברית, ובמיוחד את תרומתם של החיילים היהודים, עלינו לזכור גם את הפעולות שבעלות הברית בחרו שלא לבצע. באביב 1944 הגיעו לידי מפקדי בעלות הברית במערב תיאורים מפורטים של המתרחש באושוויץ-בירקנאו, כולל מידע מדויק על ההכנות במחנה לרצח יהודי הונגריה. שוב ושוב מנהיגים יהודים במערב, במיוחד בארצות הברית, הפצירו במנהיגים של בעלות הברית להפציץ את תאי הגזים והמשרפות של אושוויץ ואת מסלולי הרכבת המובילים מהונגריה לאושוויץ. לו בעלות הברית היו פועלות בזמן, היה עוד ניתן להציל את רוב יהדות הונגריה המפוארת, אשר יותר מ-400,000 איש מהם נרצחו באושוויץ-בירקנאו באפריל וקיץ 1944. מספיקה הייתה גיחת הפצצה אחת כדי להציל את יהדות הונגריה. בעלות הברית סירבו לבקשות להפציץ את המחנה ואת מסלולי הרכבת בטענה שהדבר אינו אפשרי ושהוא יסיט משאבים מהמאמץ הגדול לנצח במלחמה, אך ממש באותו הזמן כוחות אמריקניים ובריטיים ערכו כ-2,800 גיחות עם מפציצים באזור אושוויץ במטרה לפגוע במפעלים ששכנו כמה קילומטרים ממחנה ההשמדה. המטוסים הללו צילמו מהאוויר את המחנה, ואף הפציצו אותו פעם אחת בטעות. למרות הגיחות החוזרות מעל אושוויץ, הפצצות תאי הגזים והמסילות לא היו בסדר העדיפויות של בעלות הברית, מניעת רצח העם של מאות אלפי יהודי הונגריה פשוט לא הייתה בסדר העדיפויות שלהם. היסטוריונים יכולים לנהל ויכוחים לגבי הסיבות המדויקות לסירובן של בעלות הברית, אך הלקח עבור העם היהודי הוא ברור: רק אנחנו יכולים להגן על עצמנו. תמיד עלינו להיות מסוגלים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו.

עלינו לשתף פעולה ולכבד את בעלי הברית שלנו, אך ברגע האמת נוכל לסמוך רק על עצמנו. גם בהחלטות גורליות עבור עתידנו ועתיד הביטחון הלאומי שלנו, כגון החלת הריבונות בבקעה וביהודה ושומרון, עלינו לפעול על פי האינטרסים החיוניים שלנו, ולא של אף מדינה אחרת. כפי שכתוב בפרקי אבות, "אם אין אני לי, מי לי" כך לאורך כל ההיסטוריה היהודית, וכך גם בימינו במדינת ישראל, מדינת העם היהודי.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני. חברי הכנסת, אני רוצה לצייר כאן תמונה מעט שונה של מלחמת העולם השנייה והניצחון החשוב על הנאצים. אנחנו מציינים את 9 או 8 במאי כיום הניצחון על ידי ארבע בעלות הברית: צרפת, בריטניה ארצות הברית וברית המועצות.

התמונה בשנים ניכרות, בחלק ניכר מהמלחמה, הייתה שונה לחלוטין. וזה רק מדגיש את העוצמה ואת עוז הרוח של אלה שנלחמו מההתחלה. קודם כול צריך לזכור שכשגרמניה פלשה לפולין והתחילה מלחמת העולם השנייה, ממש כמה ימים לפני כן, באוגוסט 1939, סטלין והיטלר הגיעו לברית ביניהם, הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, שכלל גם חלק כלכלי וגם הבנה מדינית, ולאחר ההסכם הזה בעצם נסללה הדרך בפני גרמניה לפלוש לפולין, וכך החלה מלחמת העולם השנייה, כשבעצם גרמניה וברית המועצות חילקו ביניהן את השטחים השונים במזרח אירופה.

לאחר מכן, בקיץ 1940, גרמניה

צרפת הובסה בתוך כמה שבועות בשדה הקרב, אבל לתבוסה בשדה הקרב התלוותה גם מהפכה פנימית בצרפת: כוחות קיצוניים ניצלו את התבוסה וכוננו משטר חשוך בצרפת, שהיה בעל הברית של הנאצים משטר וישי. הרפובליקה וערכי הרפובליקה הצרפתית נעלמו. המשטר הזה שיתף פעולה עם הנאצים בעצם עד שחרור צרפת ב-1944, כולל בהשמדת יהודים. הנאצים עצמם, עם יהודי צרפת הייתה אפיזודה שרצו לשלוח את ההורים, כי חששו שאם ישלחו גם את הילדים אז תקום סערה ציבורית, ואז פייר לאוואל, שהיה ראש ממשלת וישי של שיתוף הפעולה,

הילדים צריכים ללכת עם ההורים. באותה התקופה בריטניה לבדה עמדה מול הנאצים. בריטניה לבדה. גם ארצות הברית באותה התקופה, 1939, 1940 ועד סוף 1941, עד ההתקפה היפנית על פרל הארבור, ארצות הברית לא נטלה חלק במלחמה. היו כוחות חזקים בתוך ארצות הברית שלא רצו להיכנס למלחמה הזאת. אומנם הנשיא רוזוולט החכיר, העביר ציוד לברית המועצות, לבריטניה, בתוכנית החכר-השאל, אבל ארצות הברית לא נטלה חלק במלחמה עד שהיא עצמה לא הותקפה על ידי יפן בסוף 1941, זאת אומרת יותר משנתיים, מספטמבר 1939 ועד סוף 1941, עמדה בריטניה לבדה. מהכוחות הגדולים שחגגו בסוף המלחמה את הניצחון,

ארצות הברית וגם צרפת למעשה היו שותפות בתחילת הדרך או בהתעלמות או במחדל או מתוך שיתוף פעולה, אפשרו לנאצים לנצח ולהתקדם. ואני חושב שהלקח הזה, כשמסתכלים עליו, קודם כול מחדד מאוד את החלק של היהודים בצבאות בעלות הברית. ליהודים מלכתחילה היה ברור, ואני מדבר אפילו על היישוב היהודי בארץ ישראל, שבשנים 1940-1939 מנה כ-400,000 איש בסך הכול,

כבר בתחילת המלחמה היה ברור להם שאין יותר מדי מה לסמוך על המעצמות ועל כוחות בין-לאומיים וצריך להתגייס באופן אישי.

כבר ראינו את ההתגייסות הזאת כמה שנים קודם לכן, בהתנדבות של צעירים פה מארץ ישראל במלחמה בספרד. גם במלחמה בספרד היטלר ואיטליה סייעו לפרנקו ולכוחות שם. לעומת זאת בריטניה וצרפת עמדו מנגד, והיו אלפי מתנדבים, לוחמים מארץ ישראל, שיצאו לספרד כדי להילחם. אחר כך ראינו את התנועה הגדולה הזאת של גיוס יהודים גם במלחמת העולם השנייה. סבא שלי התגייס לצבא הבריטי, עלה לארץ רק כמה שנים קודם לכן, ב-1934,

1935, וכבר ב-1939, 1940, חמש שנים אחר כך, התגייס לצבא הבריטי, ולא היה בבית כמעט שש שנים עם אשתו והבנות,

כמוהו היו בסך הכול בצבאות של בעלות הברית מיליון וחצי מיליון יהודים, שזה אחוז עצום מכלל היהודים שהיו אז בעולם. וכשחושבים על זה שחצי מיליון לוחמים יהודים נהרגו, חצי מיליון לוחמים יהודים נהרגו, אני לא מדבר על יהודים שהושמדו במחנות, אלא חצי מיליון לוחמים יהודים נהרגו, מכלל האוכלוסייה היהודית שהייתה אז בעולם, צריך כאן להבין את גודל התרומה ואת גודל ההקרבה ואיזה מאבק נתנו כאן היהודים. לכן אני חושב שטוב שאנחנו מציינים את יום הניצחון, כי הוא משלים את התמונה של יום השואה. העם היהודי בפירוש לא היה רק עם שהושמד והיה קורבן, אלא היה לדעתי בראש ובראשונה, והמלחמה מוכיחה את זה בכל החזיתות, עם שנלחם בצורה הנועזת ביותר והמגייסת ביותר. אני חושב שהייתה בארץ בעיה הרבה שנים שלא צוין יום הניצחון הזה כמו שאנחנו מציינים אותו עכשיו. אני חושב שצריך לציין אותו בצורה הרבה יותר מרכזית, להפוך אותו ליום מועד רשמי של מדינת ישראל.

שעבר חוק וכבר מצוין התאריך, אבל צריך שזה פשוט יהיה, בעיניי זה אולי היום הכי חשוב בלוח השנה. איך אבא שלי אומר? אבא שלי מצד אחר, שם מרוסיה, בעיניהם זה היה יום קדוש. במשפחה של אימא שלי, הסבא שלי היה בצבא הבריטי. אבל עצם העובדה שאנחנו נמצאים כאן, בואו לא נשכח: הנאצים הגיעו עד אל-עלמיין במצרים, הסכנה של כיבוש הארץ הייתה סכנה ממשית בשנת 1941-1940, הייתה תנועה ממזרח, הייתה תנועה ממערב. זאת אומרת, האפשרות,

כן, כן, כבר הכינו סטוקים, וסליקים בשביל,

אני חושב ששומה עלינו לציין את יום הניצחון כיום חג ישראלי גם בגלל העובדה שקיומנו הוא הודות לניצחון הזה, וגם בגלל, וזה לא פחות חשוב, שהניצחון הזה הושג, הייתי אומר, בצורה מאוד בולטת על ידי התגייסות יהודית חסרת תקדים בהיסטוריה.

תודה רבה. אחרון הדוברים לפני השר, חבר הכנסת צבי האוזר.

אדוני היושב-ראש, לפני שאתחיל בדברים אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת ניצן הורוביץ על דבריו היפים, המחכימים, החשובים. אני מצטרף באמת לקריאה האופרטיבית-פרקטית שלך לגבי ציון היום הזה, ונראה לי שאת הדברים שנאמרו כאן רק אוסיף ואחזק. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, מכובדיי הווטרנים שצופים בנו בבית ולא נמצאים איתנו כאן היום, בימים אלה אנו מציינים, כאמור, 75 שנים לניצחון במלחמה הגדולה על כוחות הרשע הנאציים ובני בריתם, רוע ששינה את ההיסטוריה של המאה ה-20, רוע ששינה את תולדות האנושות. החורבן האנושי והרוחני שגרמה המלחמה משאיר את אותותיו על העולם ועל חיינו עד ימינו אלו. מלחמת העולם השנייה לא הייתה מאבק בין עמים, שבטים או דתות כמו המלחמות הגדולות בהיסטוריה. היה זה מאבק של טובים מול רעים, מאבק בין אלה שרצו לשעבד את האנושות לשיגעונם לבין אלה שברגעי ההתעלות הגדולים ביותר שידע האדם הצילו את האנושות, פשוטו כמשמעו. אותם טובים הם מיליונים, איש ואישה שלחמו במסגרות מאורגנות ובלתי מאורגנות, בשליחות בעלות הברית ובהתארגנויות ספונטניות,

הם אלה שלאחר כשש שנות מלחמה עקובה מדם, למעלה מ-52 מיליון קורבנות, הביאו את יום הניצחון שאותו אנו מציינים היום. הפילוסוף המפורסם, המדינאי אדמונד ברק אמר: "כדי שהרוע ינצח די בכך שהטובים ישבו בשקט". מלחמת העולם השנייה פרצה כי הטובים ישבו תחילה בשקט, וציין את זה יפה חברי ניצן הורוביץ. הם לא זיהו את האיום בזמן. אבל אותה מלחמה הסתיימה בניצחון על הרוע כי הטובים החליטו שאין אפשרות אחרת. המחיר הכבד ששולם עד בוא הניצחון היה גם מחירה של מדיניות פיוס נטולת עכבות, של עצימת עיניים מול סכנות המלחמה, של סנטימנט בדלני מחד גיסא וניסיון לשמור על השלום בכל תנאי ובכל מחיר כמעט מאידך גיסא. כל אלה חברו יחד לקונספציה ההיסטורית שאפשר להגיד שעצמה עיניים לרווחה ואפשרה לנאצים לגבות מחיר בלתי נתפס מהאומות שוחרות השלום. 75 שנים לאחר אותו ניצחון מוטלת עלינו החובה ההיסטורית לא רק לספר את סיפור גבורת המנצחים, חבריי חברי הכנסת, אלא גם לזכור את לקח המלחמה ההיא, לקח לאומי ואוניברסלי כאחד: להיות מוכנים להילחם על החירות ולא לעצום עיניים מול הרוע המנסה להרים ראש ולעיתים הוא מנסה להרים ראש גם 75 שנים אחרי הניצחון. התפרצות הרוע גבתה, כאמור, מחיר דמים כבד מנשוא. עמנו, העם היהודי, שילם מחיר בלתי נתפס, כשישה מיליון יהודים הושמדו כחלק מאובדן צלם האנוש שפשה על הפלנטה. כן, הפלנטה הזאת ולא אחרת. אף שהתקבע מעמדם של היהודים במלחמה כקורבנות, ליהודים היה מקום של כבוד בין גיבורי המלחמה. כפי שנאמר כאן, כמיליון וחצי יהודים לחמו בשדות הקרב הרבים, בצבאות, במחתרות, בגדודי הפרטיזנים. מאות אלפים, 250,000 עד חצי מיליון, תלוי איך סופרים, לוחמים יהודים שלחמו בצבאות בעלות הברית נהרגו. הם נהרגו למען שלום העולם בשם המדינות שעבורן שירתו ולמען עמם אשר ניצב בפני כליה. גם היישוב היהודי בארץ ישראל תרם את חלקו למערכה. בחודש מאי 1944 כתבה חנה סנש את שירה שבעצם היה שירה האחרון כאדם חופשי לפני שצנחה ונתפסה.

"אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות / אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות / אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד / אשרי הגפרור שנשרף והצית לבבות". הגפרורים, חבריי, הגפרורים באותה מלחמה היו רבים. הם לא תמיד היו מצוידים היטב, הם לא תמיד היו מאומנים בצורה הטובה ביותר, אך באותם גפרורים פיעמה הרוח,הרוח שהציתה להבות, שהציתה לבבות, שהציתה את אש הניצחון. לאותם אלה, חבריה לנשק של חנה סנש, לוחמי החירות הארץ-ישראליים שלחמו בשם העולם החופשי, הוקדשה פסקה במגילת עצמאותנו. וכך נכתב במגילת העצמאות: "במלחמת העולם השנייה תרם היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות שוחרות החירות והשלום נגד כוחות הרע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות". אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, וטרנים יקרים, מכאן, מירושלים, עיר הנצח של העם היהודי,

אני רוצה להצדיע בשם העם היהודי ומדינתו לכל הלוחמים, אלה שנפלו במלחמה, אלה שניצחו במלחמה. ולכל אותם וטרנים יוצאי ברית המועצות שיושבים כעת בביתם ולא יכולים להיות השנה יחד כאן בטקסים, לכם אני רוצה לומר: (אומר ברוסית ומתרגם:) לחיי יום הניצחון.

תודה רבה. ישיב שר העלייה והקליטה חבר הכנסת יואב גלנט. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמעתי בעניין ובהערכה את הדברים שנאמרו פה לאורך כל היום על ידי הנציגים כולם. שמעתי בעניין רב את מה שאמר חברי ניצן הורוביץ,

לא רק מסכים אלא רוצה לחזק נקודה קטנה, אנקדוטה, בהמשך לדבריך. אותה ממשלה צרפתית שהוקמה לאחר שצרפת ואנגליה הובסו במהלך גרמני מבריק, לצערנו, אותה ממשלה שהוקמה בעיר וישי, העמידה בראשה את המרשל פטן, גיבור מלחמת העולם הראשונה, האיש שלחם בקרבות על הסום ועל המארן. לאחר המלחמה, לנוכח שיתוף הפעולה עם הנאצים ולמעשה לקיחת חלק אקטיבי, הועמד פטן לדין. ולא רק שהוא הועמד לדין אלא נשפט לעונש מוות. הוא קיבל חנינה מנשיא צרפת דאז, שארל דה גול, המח"ט היחיד שהצליח לעמוד

הפריצה בארדנים וכן הלאה. למעשה, בשנת 1951 הוא מת בכלא, כי הוא לא נידון למוות. בשנת 2018, 100 שנה לאחר המלחמה, בא הנשיא הצרפתי מקרון ומוקיר את פטן כגיבור מלחמת העולם הראשונה כאילו לא קרה דבר עם פטן במלחמת העולם השנייה. זו הצביעות העולמית שנוהגת כלפינו.

כל אמירה שאומרת שאנחנו יכולים להסתמך רק על כוחנו שלנו איננה מופרזת ואיננה מוגזמת. ומכאן לדברים שאני רוצה לומר. חלפו 75 שנים מאז הוכרעה גרמניה הנאצית על ידי צבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, ובראשם הצבא שנשא בעיקר הנטל, גם אם נכנס למלחמה בסוף שנת 1941, או במהלך קיץ 1941, כתוצאה מהמבצע הנאצי, מבצע ברברוסה, וזהו הצבא האדום. אנחנו מציינים היום בגאווה ובהערכה את יום הניצחון, שהוא לא רק ניצחונן של בעלות הברית,

ניצחונה של האנושות הנאורה וזה ניצחון הישרדותו של העם היהודי. הניצחון היה אדיר, המחיר היה כבד מנשוא. למעלה מ-20 מיליון רוסים, יש אומרים קרוב ל-30 מיליון,

חצי מהם בערך חיילים, למעלה ממיליון אזרחים רוסים גוועו במצור על לנינגרד, מאות אלפים נפלו, כמעט מיליון, בכל אחד מהקרבות במוסקבה ובסטלינגרד, אבל בסוף הקרב ההירואי הצליח הצבא האדום לבלום בקרב מרשים ביותר את המפלצת הנאצית ולהסתער מערבה עד לניצחונו המוחלט ולכיבושה של ברלין. פעולתו של הצבא האדום הייתה הגורם המכריע, הייתה הסדן שלמעשה עליו הוכה הצבא הנאצי, והיא שחיסלה את איום ההשמדה והשעבוד של אירופה כולה. כוחות רוסיים היו אלה שפרצו את גדרות אושוויץ, בירקנאו, טרזינשטט,

בהתקפותיהם לעצירתו בפועל של תהליך ההשמדה כתוצאה מהבריחה הנאצית מחלק מהמקומות האלה.

עבור רוב יהודי אירופה הדבר הזה היה מאוחר מדי. מכונת המוות הנאצית קטלה בשיטתיות בלתי נתפסת שישה מיליון יהודים, נשים, גברים, ילדים, קשישים רבים, שליש מן העם היהודי בעת ההיא. העולם ידע,

ועמד מנגד. למרות מאות שנים של גזרות, סבל,

פרעות ופוגרומים כנגד היהודים על אדמת אירופה, השואה הייתה דבר מה אחר, תופעה השייכת לפלנטה אחרת, כמאמרו של ק. צטניק. לשווא חיפשו רגליים יהודיות פיסת ארץ בטוחה לנוח עליה. ברחבי אירופה המיטלטלת בימי המלחמה לא נמצא מקום ליהודים לא כפרטים ולא כעם. אבל באש ההשמדה והחורבן חושלה גם הפלדה ויוצרה החרב. כמיליון וחצי לוחמים יהודים לחמו בצבאות בעלות הברית, למעלה משליש מהם בשורות הצבא האדום, תוך גילויי גבורה יוצאי דופן והקרבה עילאית. גבורת הלוחמים והמפקדים היהודים בשורות בעלות הברית שזורה במורשת הניצחון על הנאצים ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. כבן להורים ילידי פולין,

זכיתי לשמוע ממקור ראשון לאורך שנים ארוכות את סיפורה של אימי על הבריחה מהנאצים, על הרעב והנדודים בדרך מזרחה ועל טוב ליבם של בני העם הרוסי אשר נתנו לה ולבני משפחתה מחסה בתנאים קשים ביותר. זכיתי גם לשמוע את סיפורו של אבי, נער פרטיזן הלוחם על נפשו והאדם המכריע בהישרדות משפחתו בתקופת הבריחה והרעב, ובהמשך, לוחם עז נפש בשועלי שמשון, יחידת העילית של צה"ל במלחמת העצמאות. בסיפוריו על הקרבות בחזית הדרום, ובמיוחד על הקרבות לכיבוש משטרת עיראק סווידאן, נכללו גם תיאורים של חבריו הנופלים, ובהם אחדים אשר היו נצר אחרון למשפחותיהם ואחדים אשר מתו כלוחמים אלמונים ואיש לא ידע את שמם. אלה היו אנשים שלחמו פעמיים: פעם אחת כנגד הנאצים, ולאחר מכן, במלחמת השחרור, ונפלו בה. זכיתי גם לשמוע את סיפורו של מישה-מיכאל קרקוב, סגן-אלוף, פולקובניק, מג"ד בשורות הצבא האדום, אשר הפך לבן זוגה של אימי פרומה לאחר שהתאלמנה מאבי בגיל צעיר. שמעתי ממנו על פעילותם של לוחמי הצבא האדום בקרבות הקשים בסטלינגרד ובקורסק. שמעתי על גבורתם, שלו ושל חבריו היהודים, במסגרת הצבא האדום. הסיפורים האישיים על גבורת הלוחמים היהודים צבעו עבורי את לימוד ההיסטוריה הצבאית של לחימת הצבא האדום שאותה שיננתי במסגרת הכשרתי ותפקידיי השונים לאורך 35 שנות שירותי בצה"ל. אני ניצב כאן היום כשר הקליטה והעלייה של מדינת ישראל כדי להוקיר את גבורת הלוחמים ולברך את ותיקי מלחמת העולם השנייה, הווטרנים, שנמצאים איתנו. חלקם, אני מקווה, גם מאזינים לדברים. במשך אלפיים שנים, שנות גלות, מאז חורבן בית המקדש ועד לשואת אירופה, העניק העם היהודי לעולם את הנעלים שבערכי המוסר והצדק והעלה תרומה מהותית וייחודית לאנושות בתחומי התרבות, המדע והרוח.

לא עמדו לנו, היהודים, כאשר עלה הכורת הנאצי על עמנו וביקש לכלותנו. הוריי ובני משפחתם, יחד עם מיליוני יהודים ברחבי העולם, הם שקראו: לעולם לא עוד. מכוח ציווי זה קמה מדינת ישראל, ולראשונה זה אלפיים שנים מימשנו את זכותנו הבסיסית להגן על עצמנו בכוחות עצמנו במולדתנו החופשית, העצמאית והדמוקרטית. הוגשמה כמיהת הדורות למדינה יהודית וחושל כלי המגן, צבא ההגנה לישראל. חבריי חברי הכנסת, לא תמו המלחמות ולא נדם שאון הקרב. 72 שנות עצמאות ושגשוג לא הביאו את אויבינו להשלמה עם קיומנו כעם חופשי במדינתנו היהודית, הציונית והדמוקרטית. אבל ידע כל אויב וצר: חלפו לבלי שוב הימים שבהם דם יהודי הוא הפקר. מדינת ישראל איתנה וחזקה מתמיד, ואנו נחושים להגן על אזרחינו, על גבולותינו ועל ריבונותנו. תקופה לא פשוטה עוברת עלינו ועל העולם כולו. מגפת הקורונה שיבשה את אורחות חיינו, ובמיוחד את אורחות חייהם של האזרחים הוותיקים והיקרים שלנו, ובהם הווטרנים. למרות זאת, אני משוכנע כי בכוחנו ובאחדותנו נגבר גם על האתגר הזה ובקרוב נצא ממנו. בזכות צדקת דרכנו ובכוח נחישותנו נעמוד באתגרי העתיד ונוכל להם. נמשיך את דרכם של גיבורי מלחמת העולם ומלחמות ישראל. נזכור ונממש כל יום את הציווי: לעולם לא עוד.

תודה רבה, אדוני. עם סיומה של הישיבה המיוחדת נדמה לי שאנחנו יכולים לרשום לעצמנו את האזהרה האנושית החשובה שלא כל דבר אחר הוא דבר רע, אבל כשפוגשים דבר רע, חייבים לוודא שניצב מולו טוב נחוש. זה תפקידה של מדינת ישראל, מוסרית ועניינית. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י"ח באייר התש"ף, 12 במאי, בשעה 16:00.